קווי רשויות מקומיות ביום המנוחה. תשיב שרת הפנים אילת שקד.

חבר הכנסת פינדרוס, עוד שנייה, בבקשה.

כן, היא פה. למרות הגשם והאפשרות לאחר, היא הגיעה בזמן. שתי השרות הגיעו בזמן. את יכולה לעלות. בבקשה, חבר הכנסת פינדרוס.

נעים בסופ"ש הוא מערך היסעים הפועל בין ארבע רשויות בגוש דן. רצוני לשאול: 1. כיצד מתיישבת הפעלת המערך עם,

הוראות חוק איגודי ערים, עם הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מאוגוסט 2001, 21.931, ועם איסור הסטייה מהסדרים ראשוניים? 2. ככל שהתקיימה הפרת חוק, מה יעשה משרדך למיצוי הדין? תודה רבה, חבר הכנסת פינדרוס. זה לא דבר חדש, זה דבר שהיה קיים עוד בתקופת השר דרעי. השאילתה גם ישנה. נכון, נכון. אז זה לא דבר חדש, זה דבר שהיה קיים בתקופת השר דרעי. ביררתי אם יש כאן איזושהי הפרה של החוק, ומסתבר שלא, כי הם בעצם בנו אשכול. יש חוק שאומר, למי שלא יודע, שרשות אחת לא יכולה להעביר כסף לרשות אחרת, אבל יש מה שנקרא אשכולות: אנחנו לוקחים ומאגדים כמה רשויות והן עושות פעילויות משותפות, המון פעילויות שקשורות לאיכות סביבה, להסעות, לווטרינריה, כל מיני פעילויות משותפות. פה החליטו כמה רשויות, אם אני לא טועה זה גבעתיים, קריית אונו, רמת השרון,

מונוסון ושוהם, לעשות פעילות משותפת של הסעה בלי תשלום בסופי השבוע. ככל שאני ביררתי, שוב אני אומרת, זו פעילות ישנה, שהייתה עוד לפני תקופתי, אבל ככל שאני ביררתי אין כאן מעבר על החוק. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לחדד שוב את השאילתה שלי.

אני שמח שעברנו מנתניהו לדרעי, זה בסדר גמור. אבל אני רק רוצה לחדד את השאילתה. השאילתה מתייחסת בפירוש לאיסור לרשויות להתאגד ללא אישור שר הפנים. איגודי הרשויות, הייתי ראש רשות, ואני יודע מה זה איגודי רשויות: לפי החוק, ללא אישור שר הפנים ולצורך ששר הפנים מאשר אותו, אסור לרשות מקומית להתאגד. האם יש אישור שר הפנים? אני אשמח לדעת, אולי השר דרעי אישר. אני רוצה לדעת אם יש אישור. זאת השאילתה. האם יש אישור שר הפנים להתאגדות לצורך הפעלת תחבורה ציבורית? אז אני אומרת שוב, מכיוון שזה לא נעשה בתקופתי, אני ביררתי במשרד, ונאמר לי שאין כאן מעבר על החוק. חידדת את השאלה, הבנתי אותה. אני אחזור ואבדוק, ואחזיר לך תשובה.

חבר הכנסת אייכלר, שאלה נוספת. כבוד היושב-ראש, השרה, השבוע גורשה אישה יהודייה שהגיעה לארץ, היא נשואה לישראלי והיה לה אישור כניסה, בגלל התינוקת שלה בת השנתיים שהייתה מחלימה ולא קיבלה חיסון, כי בשום מקום בעולם לא נותנים חיסונים לתינוקת בת שנתיים. החזיקו אותה כל הלילה בשדה התעופה וגירשו אותה למוחרת. אני יודע שמדינת ישראל החליטה לסגור את הגבולות בגלל הווריאנט החדש, אבל יש כמה אפליות בין הסגירות שהיו קודם לבין עכשיו.

סבים וסבתות של חתנים וכלות לא יכולים להיכנס הפעם, להבדיל מהפעם הקודמת. לעומת זאת, בבר-מצווה כן יכולים להיכנס סבא וסבתא, וגם זה עד 6 בדצמבר. אני לא יודע מי עושה בר-מצווה באותו יום, אבל אחר כך גם הזכות הזאת נופלת. השאלה היא מה ההיגיון באיסור כניסת תינוקות? בארצות הברית יודעים שתינוקות עם אימותיהם יכולים להיכנס, כי לתינוק בן שנתיים לא עושים חיסונים.

השאלה האם אם היית יכולה לתקן את שלושת העיוותים האלה: סבים וסבתות של חתנים וכלות לחתונה לעומת בר-מצווה, בר-מצווה לא רק עד 6 בדצמבר אלא כל עוד יש סגר, ותינוקות שבאים עם אימותיהם שלא יכולים להתחסן, לאפשר לאימא,

רגע, תסביר לי, האימא היא לא אזרחית ישראלית, היא נשואה לאזרח ישראלי? היא נשואה, והתינוק שלה הוא בן לאזרח ישראלי.

אז היא הייתה צריכה להיכנס.

היה אישור להיכנס, אבל בגלל שהוא לא מחוסן, אז הייתם צריכים להביא את זה ללשכה שלי או לפניות ציבור של לשכת רשות האוכלוסין. פנינו, אבל נתב"ג טוענים שזה החוק והם לא יכולים לעשות שום דבר.

אז תביא לי את הרשימה הזאת ואני אבדוק אותה. בסדר גמור.

תודה רבה לך.

שאלה נוספת, חבר הכנסת כץ, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, בהמשך לפרסום שראינו, שמחקת את החובות של עיריית טייבה, ברצוני לדעת מהם הקריטריונים שבהם רשות יכולה לקבל מחיקת חובות? אילו עוד רשויות שהיו במצוקה, בטח יש לא מעט בפריפריה שנהנו גם מהאפשרות הזאת שימחקו להן את החובות, גירעונות או מה שלא אישרת שם. כן, יש לי רשימה מסודרת מ-2013. אני אשמח להעביר לך. אלה רשויות שנמצאות בתוכניות הבראה. אני אציין שב-2013, בממשלת נתניהו, ושרי הפנים אז היו מהליכוד, נתנו לטייבה מחיקת חובות של 130 מיליון שקל. אני אעביר לך את כל החומר, אני אשמח שתעיין בזה. לאיזה עוד רשויות אישרת? אני לא אישרתי, אני לא זוכרת גם.

אני לא זוכרת בעל פה להגיד לך שמות של רשויות. אבל עשיתי עבודה מסודרת בעקבות אותו מקרה, והוצאתי רשימה. אבל אמרת, סליחה, שיש רשימה ארוכה. אז את לא זוכרת אולי שתיים-שלוש רשויות נוספות? לא, אני לא זוכרת. יש לי כל הרשימה מ-2013. אני אשמח להביא אותה לידיעתך. אשמח לקבל אותה.

תודה רבה לשרה שקד. תודה לך. שאילתה מס' 76, מאת חבר הכנסת אחמד טיבי, בנושא בוגרי לימודי רנטגן. ישיב שר הבריאות ניצן הורוביץ.

תודה, אדוני. כבוד השר הורוביץ, סטודנטים רבים מהחברה הערבית למדו את מקצוע הרנטגנאות באוניברסיטה האמריקנית בג'נין. במשרד הבריאות לאחרונה מסרבים להכיר בתעודה של סטודנטים אלה, מסרבים למעשה לאשר להם לעבוד או לעבור בין מקומות עבודה במדינת ישראל. בפגישה שקיימנו לאחרונה, חבר הכנסת סעדי ואני, עם השר וצוותו, הובטח לנו כי יהיה פתרון קרוב.

מתי יהיה? 3. מה הפתרון, אדוני השר? כן. תודה לחבר הכנסת טיבי. משרד הבריאות אמון על כמה מקצועות בריאות המוסדרים בחקיקה ראשית שקובעת את התנאים לקבלת רישיון לעסוק בתחום. מקצוע הרנטגנאות,

הוא אקדמאי באופיו, ולכן קודם כול אני אומר, ראוי שייכלל בחוק להסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, ובמסגרת תוכנית העבודה לקידום הסדרת המקצוע תיעדפנו את העניין הזה. אז קודם כול, ההסדרה הזאת היא חשובה והיא תגדיר אמות מידה וסטנדרט מתבקש מהעוסקים במקצוע.

יש עוד כמה וכמה; רשימה די ארוכה של מקצועות שלא מוסדרים. זה היה תקוע הרבה שנים, ואנחנו מקווים לשחרר את זה. לגופה של השאלה, חוזר מנכ"ל משרד הבריאות שפורסם ב-2009 והעדכון שלו ממאי 2021 מגדירים את דרישות ההשכלה העיונית והמעשית מרנטגנאי. בוגרי מוסדות אקדמיים שעוסקים בנושא שאיננו בתחום הדימות ושהתואר שלהם מוכר על ידי המל"ג ומשרד החינוך רשאים להגיש מועמדות לתוכנית הסבה למקצוע דימותן רפואי ולעבור הכשרה מקצועית במרכז הלאומי להכשרה בדימות בבית חולים שיבא תל השומר. לגבי בוגרי אוניברסיטת ג'נין בדימות, נמצא שהשכלתם בתחום הדימות הרפואי אינה שוות ערך לזו של בוגרי ישראל שלומדים במערכת האקדמית במשך שלוש שנים פה בארץ מקבלים תואר ראשון וגם הכשרה קלינית במכוני הדימות בבתי החולים בארץ. למרות זאת, בוגרי ג'נין בדימות רשאים להגיש את המועמדות שלהם לתוכנית הכשרה והשלמות שמתקיימת בישראל. במחזור האחרון, שנפתח ב-1 ביולי 2021,

במרכז הלאומי לדימות בשיבא לומדים 50 סטודנטים, וביניהם בוגרי ג'נין שמשלימים את ההשכלה בתחום. זה קורס של שנה וחצי, 18 חודש, שמתמקד בתחומי דימות מתקדמים, כולל MRI, CT, רדיותרפיה ורפואה גרעינית. אלה תחומים פחות חזקים, בוא נגיד את זה ככה, באוניברסיטת ג'נין. בוגרי הקורס מקבלים 1,200 שעות של הכשרה קלינית, כמו שנדרש על פי חוזר מנכ"ל ממאי השנה. יש כוונה להגדיל את מספר הסטודנטים בקורס הזה, כולל סטודנטים מג'נין. ההרשמה למחזור הבא צפויה להתקיים באפריל, ותחילת הקורס באוגוסט 2022. מתוכננים להתקיים שני מחזורים במקביל כדי לתת מענה על מספר רב יותר של בוגרים שנזקקים להשלמות, בעיקר של ההכשרה הקלינית. וכן, יש תנאי סף מסוימים קיום ריאיון אישי. לגבי מה ששאלת על המעבר, הניוד של רנטגנאים בין המוסדות בישראל, גם בהמשך לשיחות איתך וגם בשאילתה קודמת פה, והיה גם דיון בוועדת הרווחה, הופץ נוהל שמגדיר את התנאים לניוד בוגרי מוסדות מחו"ל בין בתי החולים הממשלתיים. בהתאם לנוהל הזה, מי שעבד שנתיים לפחות בבית חולים ממשלתי רשאי לעבור לבית חולים ממשלתי אחר באותם תנאים שעבד בהם קודם. לגבי מוסדות לא ממשלתיים, הרי המוסדות האלה רשאים לקלוט עובדים על פי שיקול דעתם. בפועל הם נוטים לאמץ את אמות המידה של משרד הבריאות, ולכן אנחנו מצפים שגם הם יאמצו את הנוהל הזה שמאפשר לרנטגנאים שעבדו שנתיים לעבור למקום אחר ולהתחיל בעבודה. אני מקווה שזה יהיה הפתרון. וכאמור, מי שחסרים לו הדברים הקליניים וכו' צריך ללכת לקורס השלמה, צריך להירשם. יהיו שני קורסים בשנה הבאה. אני מקווה שזה ייתן את הפתרון. בבקשה, שאלת המשך. תודה על תשובת השר. בפגישה שקיימנו איתך ועם המנכ"ל הזכרנו את התקופה הארוכה, שנה וחצי, שנדרשת כהשלמת הכשרה,

גם אתה וגם המנכ"ל, אמרתם שזו תקופה ארוכה ושתפעלו כדי לקצר, שתנסו לקצר אותה. אני שב ושואל ומבקש לקצר את התקופה הזאת, של ההשלמה? את ההשלמה. אנשים למדו. וגם הועלתה הצעה שעל חצי שנה מההשלמה הם יקבלו שכר, ושלא הכול יהיה ללא שכר.

זאת ההערה הראשונה. אפרופו מה שאמרת על החוק להסדרת מקצועות רפואיים, אני מכיר את חבר הכנסת שיזם את החוק הזה, הוא חבר כנסת מאוד רציני. זה אחד החוקים, מי זה?

זה אחד מחוקי הדגל שלי: הסדרת העיסוק במקצוע רפואי. אני תומך בהסדרת נושאים שלא הוסדרו, כדי שהכול יהיה מסודר. הנושא השני, אדוני, מעניין לעניין באותו עניין, זה בוגרי סיעוד. עם בוגרי סיעוד באוניברסיטאות הפלסטיניות ג'נין, א-נג'אח, ואוניברסיטאות בירדן, כמעט כל שנה יש בעיה של רישום, ואנחנו מצליחים לפתור אותה. בשנתיים האחרונות, במיוחד בשנה של הקורונה, הם מקבלים, מאות סטודנטים בשנתיים האלה קיבלו סירוב לגשת לבחינת הרישוי. הטענה: תוכנית דלה, חוסר הכשרה מקצועית וכדומה. אין ספק שיש החמרה, זה הרושם, בהשוואה לשנים קודמות. נפגשנו איתך, נפגשנו עם הד"ר שוש גולדברג. אלה אנשים שעשו רבות, למדו ארבע שנים, ובסוף הם נתקעים ונתלים באוויר כאילו לא למדו, או שמישהו בולם את הקריירה שלהם בגלל שיקולים כאלה. צריך למצוא פתרון. גם כשישבנו עם ד"ר גולדברג והצוות שלה, הם ענו לנו על שאלות.

חבר הכנסת טיבי, אתה נותן הרצאה אקדמית שלמה. שאלת המשך, בבקשה.

הוא מתמצא.

זאת הייתה ההקדמה, ועכשיו השאלה. אני מבין, אני מבין. השר מכיר היטב את הפרטים, אבל אני מרבה בהסבר כי הסטודנטים צופים בנו עכשיו והם רוצים לשמוע איך אפשר למצוא נוסחה לכך שהם למדו ארבע שנים וכדי שלא יפסידו את הקריירה שלהם ואת מה שלמדו. זו השאלה. קודם כול, אני רוצה להגיד שבאמת חבר הכנסת טיבי פועל בעניין, אפשר להגיד, שנים, ומצוי בו לפרטי פרטים. זה נכון. אני רוצה גם להגיד באופן כללי שיש אנומליה בארץ בכלל במקצועות הבריאות. אנחנו רואים את זה בעיקר ברפואה, אבל גם בסיעוד וגם בפארה, כמו שאמרנו בשאלה הקודמת, שהרבה מאוד אנשים, סטודנטים, יוצאים ללימוד בחו"ל.

רוב הסטודנטים לרפואה,

לומדים בחו"ל, ורק 40% בארץ. ישראל היא במקום, זה שיא לא טוב, הכי גבוה בין מדינות ה-OECD לגבי מספר הסטודנטים מאותה מדינה שלומדים רפואה בחו"ל. אתה למדת,

באוניברסיטה העברית, אם אני לא טועה. אנחנו רוצים שילמדו פה. גם סיעוד.

אז יש לנו סיטואציה של תלמידי חו"ל, שלפעמים המוסדות מבחינת הרמה, יש הבדלים.

ככה. אני מכיר באמת את העניין. בוגר בלימודי סיעוד, או בוגרת, שמעוניין לגשת לבחינת רישוי במדינת ישראל, לא משנה אם הוא בוגר מחו"ל או מישראל, מגיש את תוכנית הלימודים לבקשה להכרה מקצועית. הבקשה נבחנת במחלקה להכרה במקצועות רפואיים אל מול תוכנית הלימודים שמתחייבת במדינת ישראל. במידה, אני פשוט מסביר כאן, שהתוכנית עומדת ב-80% מתוכנית הליבה שאנחנו נותנים בארץ, אז הסטודנט או הסטודנטית הבוגרים מקבלים זכאות לגשת לבחינת הרישוי. לפני כשבועיים אכן התקיימה פגישה עם נציגי האוניברסיטה, ראשי החוגים מג'נין, ביוזמת חבר הכנסת טיבי, שהיה נוכח בפגישה, ובהשתתפות נציגי אגף מינהל הסיעוד במשרד הבריאות, שושי וכו'. במסגרת המפגש הוצגה תוכנית הליבה של ישראל, שמפורסמת באתר משרד הבריאות באופן שקוף. כמו כן, הוצגו המבחנים של הסטודנטים מאוניברסיטת ג'נין לאורך השנים. הוצגו גם באריכות הפערים אצל הסטודנטים, ונציגי האוניברסיטה מג'נין התחייבו שיפעלו למזעור הפערים. במקרים לא מועטים, צריך להגיד, יש פערים משמעותיים בחלקים הקליניים המעשיים של הסטודנטים בסיעוד מהאוניברסיטאות הללו.

אני לא מטיל פה רבב באוניברסיטאות בירדן או ברשות הפלסטינית, חס וחלילה,

רמה גבוהה, יש הרבה סטודנטים ישראלים שם. אנחנו רק אומרים שהסטודנטים שלא עומדים בתוכנית הליבה, יש בעיה שהם ייגשו לבחינה, ולא משנה מאיזו אוניברסיטה הם באים. התשובה פה של משרד הבריאות היא תשובה אובייקטיבית ופרטנית לכל סטודנט. היא כוללת את הנושאים שהסטודנטים צריכים להשלים בתוכנית הלימוד.

דרך המלך היא לשוב לאוניברסיטה עם תשובת משרד הבריאות, בבקשה שזו תבחן אם ניתן להשלים את הלימוד בהתאם למתכונת, היא לא עומדת בתוכנית הליבה כאמור.

אני יכול להגיד לך, חבר הכנסת טיבי, והיות שאני מכיר את העניין, אני גם אומר את זה כאן: יש לנו במדינת ישראל צורך בכוח אדם רפואי. זה לא מצב שיש לנו עודף. להפך, יש לנו מחסור. אני איכנס לזה יותר לעומק. אני אנסה לעשות מה שאני יכול כדי באמת לאפשר את זה, כמובן בלי לפגוע בהכשרה האקדמית וכו' כדי לנסות לאפשר לאנשים לגשת לבחינה. אני אעשה מאמץ. אני מבין את העניין. אתה גם מבין את העמדה שלהם. אני מקווה לבוא גם אליך, אני אולי גם אזמין אותך לעוד פגישה אצלנו, וננסה לקדם את זה יותר מהר.

חבר הכנסת סעדי, שאלת המשך, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, מעניין לעניין באותו עניין. באמת אנחנו בחודשים האחרונים מוצפים, ממש מוצפים, בפניות של בוגרים: סיעוד, רנטגן, רפואה. העניין של סיעוד, אפילו אתמול בכל אמצעי התקשורת הערביים, בעיתונות הכתובה, בפייסבוק, ממש פניות קורעות לב. אנחנו איתכם בעניין הזה, ואין חולק שאנחנו רוצים באמת רמה לא רק סבירה, אלא אפילו רמה של מצוינות בעניינים האלה.

בכל הנושא הזה של לימודי רפואה בחו"ל, אני וחברי אחמד טיבי היינו עם פרופ' יציב והובלנו את העניין הזה, אבל יש לנו הרגשה שמחמירים יתר על המידה. אותן אוניברסיטאות, אותן פקולטות, שרק לפני שנתיים-שלוש קיבלו זכאות באופן כוללני, היום כמעט אחוז בודד מקבל זכאות.

רנטגן, אדוני השר, דיברת על השלמה שנה וחצי. הייתי בשיבא ונפגשתי עם האיש, ויש לנו בערך 300 בוגרי רנטגן, ועכשיו קיבלו חמישה או עשרה, אתה מדבר על כך שהקורס השני הוא באוגוסט. יהיו שניים.

אוגוסט 2022, שנה וחצי, אז אולי ב-2025 יתחילו לעבוד.

פרופ' יציב, חבר הכנסת סעדי, זה יום קצר.

בשיבא, אדוני השר, פתחו קורס להשלמות לרופאים, לרפואה, שני סמסטרים,ומקבלים זכאות. אז ברפואה מקבלים בשני סמסטרים, וברנטגן שנה וחצי? זה too much, וגם בסיעוד. אנחנו מבקשים פגישה דחופה, אדוני השר, לעניין של הסיעוד.

אנחנו ניפגש איתכם ונדון בזה.

אני לא רוצה פה להיכנס, אני גם באמת לא מכיר את פרטי הקורס ומה בדיוק לומדים, אבל תאמינו לי רק דבר אחד, אין לנו שום סיבה או אינטרס להקשות או צורך להקשות, כי אנחנו צריכים את האנשים במקצועות האלה. אם יש דרישות, זה רק בגלל עניין של אקדמיה ותוכן הלימודים. אגב, אני רוצה להגיד, כמו שאמרתי, שהפתרון הגדול צריך להיות לקבל יותר סטודנטים ללימודים בישראל. כבר השנה ברפואה, בגלל לחץ שלנו יחד עם משרד החינוך והמל"ג, קיבלנו יותר מ-70 סטודנטים, שהתחילו כבר ללמוד רפואה, ויותר מ-450 סטודנטים לסיעוד, אחים ואחיות, בישראל, תוספת של 450 כבר השנה התחילו ללמוד. בשנה הבאה יהיו יותר. בסך הכול אנחנו נביא תוספת פה בישראל של אלפים.

בין הסטודנטים לסיעוד יש הרבה סטודנטים ערבים, ויפה שכך, למרות שאנחנו לא עושים שום הבחנה, אבל אלה מקצועות מבוקשים, ואני רוצה שילמדו בארץ ולא בחו"ל. זה גם יותר נכון מבחינת כל מערכת הבריאות, גם מבחינת הכסף שזה עולה לסטודנט ללמוד בארץ לעומת לימודים יקרים בחו"ל. יש עוד שאלת המשך, אז קצר. עוד שאלת המשך?

רציתי להגיד לחבר הכנסת סעדי: אנחנו נשב איתכם שוב וניכנס עוד יותר לעומק העניין, ולגבי פרטי הקורס הזה, כבר אמרתי לד"ר טיבי שאני אבדוק את זה לעומק.

חבר הכנסת מקלב, שאלת המשך.

אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, מעניין לעניין כמעט באותו עניין. עכשיו דיברתם על מחסור במקצועות רפואיים, יש עוד מחסור גדול מאוד במדינת ישראל, וזה בנהגי אוטובוסים ובנהגי משאיות. נהגים שרוצים לקבל את ההכשרה מחויבים לפני זה לעבור בדיקה רפואית במרב"ד. המרב"ד זו שלוחה של משרד הבריאות, באחריות משרד הבריאות. לקבל תור כיום, בשביל להיכנס לבדיקה הזאת, זה בערך 150 ימי עבודה, למעלה משבעה חודשים. תשובות על בדיקה, עוד שבעה חודשים, זה עוד כ-150 ימי עבודה. זה אומר שאדם שרוצה ללמוד וחושב לבחור במקצוע נהג אוטובוס, נהג משאית, וצריך לעבור את המרב"ד, צריך לחכות למעלה משנה רק כדי לקבל אישור רפואי שהוא כשיר רפואית לעבור את הקורס הזה, את ההכשרה הארוכה עצמה. זה חלק מהמחסור. אני נחשפתי לזה כשהייתי סגן שרת התחבורה, והיום הבעיה החריפה הרבה הרבה יותר.

דבר שני, עצם התקשורת בכלל עם מרב"ד, אין תקשורת. אזרח, אחד שנרשם, אחד שרוצה לקבל תשובה, רוצה לשמוע על התהליך שלו,

הוא לא מקבל תשובה, לא עונים שם במרב"ד. אתה יכול, בסמכותך לגרום שינוי במרב"ד, בהתייחסות ובקיצור הזמן. אנחנו יכולים להתגבר על המחסור הגדול שיש לנו בנהגי משאיות ונהגי אוטובוסים. תודה. תודה, חבר הכנסת מקלב. בוא, אני אומר לך את זה כאן בצורה גלויה: אני לא הכרתי את הסוגיה הזאת של התור לבדיקות. אני שומע מה שאתה אומר וזה נראה לי מצב לא תקין. אני מבטיח לך שאני אבדוק את זה, ואני אטפל. וכן, נכון, יש גם בעיות נוספות במרב"ד. זאת יחידה שדורשת טיפול. זה חלק מהעניין. אבל לגבי הנושא הספציפי הזה, אני אתן לך תשובה.

זה לא תקין בעיניי. אני מבין את הצורך כאן.

תודה רבה. תודה רבה לשר. אנחנו ניגשים להמשך סדר-היום. לסעיף השני: הצעות חוק לדיון מוקדם. הצעת חוק לתיקון פקודת הנמלים (איסור על השטת כלי שיט ועל הפלגה באופנוע ים בשכרות), התשפ"ב 2021, של חברי הכנסת צבי האוזר ומאיר יצחק הלוי. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה, והיא בתמיכת

מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ראשית אני רוצה לאחל לכולכם חג חנוכה שמח. בחנוכה יש לנו זמן, אנחנו קוראים ספרים, אז אחד הספרים הזכורים לי לטוב, שהייתי אומר שהציתו את דמיוני כשהייתי קטן, 10, 11, זה היה הספר המונומנטלי של הסופר הסקוטי רוברט לואיס סטיבנסון, "אי המטמון". אני בטוח שקראתם אותו, וגם חבריי. אז בואו אני אספר לכם: סטיבנסון, ומי שלא זוכר או לא קרא, סיפר על ילד, ג'ים הוקינס, שמצא מפה של אי, ובאי הזה יש מטמון, והוא ארגן הפלגה על ספינה שקראו לה "היספניולה", אם אני לא טועה, למציאת אותו מטמון. ההפלגה הזאת הייתה יחד עם לונג ג'ון סילבר, הטבח בעל הרגל האחת, והתוכי שלו קפטן פלינט, תוכי, ועוד רבים אחרים. העלילה שם מסתבכת, אדוני היושב-ראש, אבל מה שזכור לי היטב הוא שלאורכו ולרוחבו של הספר שזור שיר פיראטים, שהפך להיות שיר מפורסם בספרות העולמית, והשיר אומר כך: "תריסר גברים על ארון המת / יו הו הו ובקבוק מלא רום / שתו והפליגו אל עולם האמת / יו הו הו ובקבוק של רום". אגב, אני ממליץ לכל מי שצופה בנו עכשיו ושיש לו ילד,

גשו לספרייה או לחנות הספרים, תיקחו את הספר, אם הוא עדיין לא קורא, תקריאו לו. זה באמת מצית את הדמיון. כמו שנאמר כבר: פחות מסכים, יותר ספרים. אני חושב שאתה מסכים לזה, אדוני היושב-ראש. אז למה אני מספר לכם את כל המעשייה הזאת, הסיפור על סטיבנסון, על הפיראטים ועל האלכוהול שעל הסיפון? זאת מעשייה שעל פי הספר, שחובר ב-1883, קרתה ב-1761. אז אני אומר את זה ומספר את זה כי השיר ההוא, ה"הו הו עם בקבוק של רום", מסמל את המצב החוקי שקיים גם היום ב-2021 לא באי מטמון אלא במדינת ישראל, מצב שבו אנשים שמשיטים סירה או אופנוע ים יכולים בלי שום בעיה להיות שיכורים כמו אותם הימאים ב"אי המטמון". ולמרבה הפליאה והאבסורד אין עד היום, אדוני היושב-ראש, איסור להשיט סירה או אופנוע ים כשאתה שיכור או אם אתה עם מה שמכונה ג'וינט של וויד על האופנוע. כיום השטה בשכרות או תחת השפעת סמים היא בעצם עבירת משמעת בלבד, ועל פי חוק הספנות היא מושתת על אותן אוניות גדולות, על אותם ספנים או מלחים, אלה שאנחנו סופרים אותם כקולות הימאים בבחירות, רק הם תחת אותה הוראה של עבירת משמעת. אבל בכינרת, בחופי אילת, לאורך החופים הזהובים של הים התיכון, הפלגה בשכרות תוך כדי סיכון המתרחצים ותוך כדי סיכון אנשים שנמצאים איתך על הסירה או מאחוריך על אופנוע הים היא התנהגות מותרת, ולצערנו תופעה שכיחה. האבסורד הוא אפילו יותר מכך: אין היום סמכות לשוטרי השיטור הימי לעלות על סירה או לעצור מי שנוהג על אופנוע ים ולעשות לו בדיקת ינשוף או בדיקת סמים. כמובן, אין מה לדבר על ענישה. אופנוע הים והסירות בכינרת, באילת ובחופי הים התיכון הם טריטוריה אקס-טריטוריאלית, לא חלים בהם אותם כללים בסיסיים שמטרתם למנוע פגיעה באזרחים שלווים בשל שימוש באלכוהול או בסמים תוך כדי נהיגה בכלי תחבורה. המצב הזה גורם ליותר ויותר אנשים בישראל לחשוש מלהיכנס למים,

לצמצם את שהותם במים, ולחשוש כשילדיהם הולכים לשחות ולהתרחץ, והוא הפך את חוויית הרחצה בישראל לחוויה יותר מסוכנת ממה שהיא אמורה להיות באמת. היום, חבריי חברי הכנסת, נשים לכל זה קץ. נשאיר את בקבוק הרום, את הוודקה ואת הוויסקי לסרטי שודדי הקאריביים. חברים, אני רוצה בהקשר זה להודות לשותפי וחברי חבר הכנסת מאיר יצחק הלוי, האיש שלנו באילת, וגם לחברי ניצן פלג, ראש המועצה האזורית בגליל התחתון, שאגב, מבלה את זמנו הפנוי, ככל שיש לו, בחופי הכינרת, אני יודע שהוא גם בעלים של סירה. הם העשירו אותי בדוגמאות מנקרות עיניים של הפיראטיות הישראלית החדשה. החוק הזה הוא אולי קטן, אבל הוא חלק ממאמץ לאומי ללוחמה בתופעה של אלימות והפרות חוק וסדר שמובילה מפלגת תקווה חדשה ושר המשפטים גדעון סער. זה מאבק אחד נוסף וחשוב להחזרת המשילות ולהבטחת ביטחונו של הציבור ורווחתו, ביבשה וגם בים.

תודה רבה לחבר הכנסת האוזר. חבר הכנסת מאיר יצחק הלוי, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

על היוזמה המבורכת להצעת החוק החשוב הזה כל כך.

להצטרף אליה, אני מכיר את הנושא.

הסתם תחדד את הצורך באישור החוק הכל-כך חשוב הזה. אני מתייחס למרחב הימי, ואני רוצה להביא את המבט האילתי כמי שניהל את עיריית אילת הרבה שנים ועמד בראשה, את המבט האילתי בשנים האחרונות. אומר כך: המרחב הימי הפך להיות מרחב עמוס, צפוף, לא מבוקר, מבולבל מבחינת היכולת לנהל אותו. אני יכול לספר לכם שהעיר אילת,

מארחת מדי שנה כ-2.5 מיליון אנשים, ואני יכול להניח ש-90% מהם מגיעים בצורה כזו או אחרת לים. אני אספר לכם שבעיר אילת

כ-15 מועדוני צלילה שמארחים מדי שנה עשרות אלפים של צוללים, אם ללמידה ואם לחוויית הצלילה. בעיר אילת יש כ-15 גופים שמפעילים ספורט ימי, וביחד הם מפעילים מאות כלים. ואם בוחנים רק את זה, סך הכול במבט של שעות צוהריים בעיר אילת ניתן לראות שהמפרץ שוקק חיים ומלא בתנועה. כל זה עוד לפני שדיברתי על הטרנדים החדשים, אדוני היושב-ראש, זה דבר חדש שקורה עכשיו, ואני מברך עליו, השכרת יאכטות. זה כבר טרנד חדש: שמים מוזיקה, ממלאים את היאכטות באלכוהול, וקדימה, שטים לאורך המפרץ. המוזיקה, לצערי, רעשנית, וגם בזה נטפל בהמשך, אבל רואים תמונה של מפרץ קטן יחסית, שוקק חיים, ואני שמח מאוד על העניין, אבל לא מבוקר, לא מפוקח, עם פוטנציאל לנזק מטורף. אמר נכון חברי צביקה האוזר, החוק לא יודע לתת מענים נכונים למצב שבו מישהו נוהג, נוסע,

לא משנה מהף כשהוא תחת השפעת האלכוהול, ודאי וודאי כשהוא נמצא בגילופין. שערו בעיני רוחכם שאדם מן היישוב שתה לפני שעלה על אופנוע ים, והחליט שהוא משתגע על אופנוע הים, והוא לא יודע להבחין בין אזורי צלילה ובין אזורים שאינם אזורי צלילה. הנזקים הם נזקים ברורים, הפוטנציאל נורא, ולצערי הגדול מאוד אנחנו רואים משנה לשנה כמויות גדולות יותר ופוטנציאל של נזקים גדול יותר, ולצערי הגדול מאוד גם תאונות, בטבריה, באילת ובעצם בכל מקום שיש בהם מפגש כזה.

עולה פה ההצעה, ואני בטוח שחברי הכנסת יתמכו בה. שאל אותי חבר בעל יאכטה, הוא אומר, תגיד, מאיר,

איך נצא עכשיו? אמרתי לו: תעשה כמו הילדים כשהם רוצים לצאת לבלות, לא שאני אוהב את זה, יש מי שאומר: אני אהיה הנהג, אני לא שותה, ואתם תוכלו, אם תרצו. אני לא אוהב את זה, אני חושב שיש כאן איזה מין לגיטימציה שקטה של שימוש, אבל זה הרע במיעוטו. לכן אמרתי לו: תחליטו מי מניע את היאכטה, וכל השאר, שישמחו.

אבל המשטרה, כשאתה כבר שתית, היא תבוא, תבדוק אותך, ותדע. צריך גם לדעת מי הנהג. דרך אגב, יש כללים בעניין הזה. ברור, ברור, ברור. אבל תראו, מעצם העובדה שתהיה אכיפה פה, בכך אנחנו מגינים. אני רוצה להגיד לכם שלא מעט תושבים באים ואומרים לנו: חבר'ה, אנחנו לא יכולים יותר עם ההפקרות הזאת.

יש אסונות. הייתה עובדת עירייה, היה אירוע קשה עם אופנוע ים, ולי אין ספק שמי שפגע בה היה במצב שהוא לא היה בהכרה מלאה,

זה דבר שרק מישהו שהוא ברמת מופרעות גבוהה יכול להגיע לעשות את זה.

אני פונה אליכם כאן, לתמוך בחוק. אני שוב מודה לחברי צביקה האוזר, מצטרף לתודה לניצן, שבאמת עושה עבודה טובה, ומבקש את תמיכתכם.

תודה רבה. תשיב השרה תמר זנדברג, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

להודות, אנחנו כבר בשנה השנייה של הקורונה, אני רוצה להודות לסדרניות ולסדרנים שככה מנקים ומחליפים פה, האירוע הזה אחרי כל נאום, ואני רוצה לעדכן את חברי הכנסת שהדבר הזה הוא גרב, חצי גרב כזאת, שקונים בשביל נעליים שהן פתוחות מאחורה. אז זה דו-שימוש, וכל הכבוד.

יש שם המון המון גרביים. במקום לייצר משהו מיוחד, אז, לדבר על גרביים?

ראיתי את זה אז נזכרתי, כי ראיתי שם איזה יום את כל הגרביים מוכנות בסטוק. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, חברי הכנסת צבי האוזר ומאיר יצחק הלוי היקרים, שרת התחבורה ביקשה ממני שאשיב בשמה על הצעת החוק החשובה שאתם מביאים להצבעה בקריאה טרומית היום. כפי שציינתם בדבריכם, חברי הכנסת, בשנים האחרונות התרחשו בישראל תאונות שיט קשות אשר ברקע להן הייתה מעורבת, ככל הנראה, שתיית אלכוהול. לא ניתן להמעיט בסיכון שבהשטת כלי שיט תחת השפעת חומרים משכרים. אין ספק כי הדבר גורם לאסונות ולפגיעה בנפש. עלינו לזכור כי בטיחות בדרכים באה לידי ביטוי לא רק בכבישים אלא גם בכלי רכב באוויר ובים, ויש לפעול ולטפל בסוגיה בכל הרבדים ובכל האמצעים העומדים לרשותנו. ברור כי כיום האיסור הקיים בחוק בהחלט אינו מספק. קידום מהלך חקיקה בנושא הוא צעד חשוב, וודאי יסייע לשמירה על חיי אדם ועל בטיחות הציבור. בשנת 2018 פורסם תזכיר חוק של משרד התחבורה ורשות הספנות בנושא, אך לצערנו הרב, בין היתר בשל חוסר היציבות השלטונית, שסיימנו עם הקמת הממשלה החשובה הזו, מהלך החקיקה הממשלתי לא הסתיים. כעת רשות הספנות עומדת לקראת פרסום תזכיר חוק ממשלתי אשר מטפל בין היתר בנושא המשמעותי שבו עוסקת הצעת החוק. שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מבקשת לברך את מגישי ההצעה, חברי הכנסת צבי האוזר ומאיר יצחק הלוי, על הגשת הצעה חשובה זו והבאתה להצבעה במליאה. בתיאום עם מגישי ההצעה, הממשלה מבקשת לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית.

הצעת החוק תוצמד להצעת חוק ממשלתית העוסקת בנושא ומקודמת בימים אלו. מקובל עליכם, חברי הכנסת?

אז אבקש מהכנסת לתמוך בהצעת החוק. אני רוצה לומר, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, שהצעת החוק הזו היא באמת דוגמה להרבה מאוד הצעות חוק שבאות לכאן, ובאמת אני רואה את זה כדבר שחוזר ונשנה בתשובות משרדי הממשלה וגם חברי הכנסת שבעצם במהלך השנים 2018, 2019, 2020 יש המון המון הצעות חוק ודברים ומהלכים שמשרדי הממשלה רצו לקדם, לא רק בתחום התקציב. הרי דיברנו כאן לא פעם, אדוני היושב-ראש, על הפגיעה החמורה שספגה מדינת ישראל בתפקוד המשק מעצם העובדה שלא הייתה ממשלה במשך שלוש שנים ולא היה תקציב מדינה. אני רוצה לספר לך, כשאני הולכת ונפגשת עם ראשי רשויות, יש ראשי רשויות שנבחרו בבחירות ב-2018, בסוף 2018, הם מכהנים כבר שלוש שנים, והם לא זכו שבתקופת כהונתם יהיה תקציב מדינה מתפקד. זה משפיע על כל תפקוד הרשות, במיוחד בשלטון כמו שלנו שהוא שלטון ריכוזי, שהרבה כסף מגיע מהמדינה וממשרדי הממשלה. הם כבר הפכו תקליט על הקדנציה שלהם, הם כבר עברו חצי קדנציה, ועדיין לא ראו תקציב מדינה מתפקדת והעברות נורמליות. וזו באמת פגיעה מאוד מאוד חמורה, ואני חושבת שעל זה דובר רבות, על הנושא של התקציב. כאן יש דוגמה למציאות אחרת, מציאות בתחום החקיקה, וגם כאן אנחנו רואים תזכירים ממשלתיים שפורסמו בשנת 2018, 2019, היום אנחנו כבר בסוף שנת 2021, והם בנושאים חשובים,

קטנים כגדולים, בין אם זה רפורמות גדולות, בין אם זה תיקונים קטנים כמו בהצעת החוק הזו והם חשובים ביותר כדי למנוע תאונות, כדי להציל חיי אדם. הרפורמות האלה לא באו לידי ביטוי, לא עברו, לא התקדמו כאן בכנסת, והיום זה באיחור של שנתיים ושלוש שנים.

אני יכולה לומר לכם שגם הציבור מסתכל ורואה ושואל, בפניות שאנחנו מקבלים באמת מציבור, מאזרחים,

מכלי התקשורת, שואלים אותנו, מה עם התזכיר ראו שפורסם בשנת 2018? לכאורה מאוד נכון. מה קורה, איפה המשרד להגנת הסביבה? איפה המשרדים האחרים? אבל אנחנו אומרים להם: חברים, משנת 2018 ועד היום לא הייתה כנסת מתפקדת שיכלה להעביר את הצעות החוק האלה, וככל שמדובר ברפורמה יותר גדולה, כך התחום שנפגע הוא יותר קשה ויותר בעייתי. לכן בתשובה פה בא לידי ביטוי נושא חשוב, וכמו שנכתב כאן בתשובה מטעם משרד התחבורה, ולו בגלל זה חשוב מאוד שקמה הממשלה שבאמת יכולה להכניס

הצעת החוק הזאת עוסקת בכלי שיט ובהפלגות, הממשלה הכניסה את המדינה לשיוט מעדנות לכיוון הנכון, גברתי השרה, קודם כול תסבירי לנו איך סידרת לבעלך, לכיוון הנכון, וזה כבר דבר חשוב.

אני רוצה לספר לכם שהיום, השבוע, חבר הכנסת אמסלם, בבקשה. בישיבת הסיעה של מרצ, הדלקנו נר, נר של חנוכה. תעלה ותדבר. עכשיו, בבקשה, שקט. לא, לא.

ויושב-ראש המפלגה ניצן הורוביץ ויושבת-ראש הסיעה מיכל רוזין, עברנו על פני העוזרות והעוזרים והיועצות והיועצים הפרלמנטריים ושאלנו אותם: איך, מה, בואו תשתפו אותנו. איך לכם? איך המצב, איך המרגש? אם יש דברים שרוצים לשפר. אם יש דברים שרוצים לציין וכו'. ובאמת הרבה מאוד יועצות ויועצים פרלמנטריים בסיעה שלנו, גם יועצי השרים והשרות וגם יועצים של חברות וחברי הכנסת, אמרו לנו: אנחנו כאן, אנחנו עובדים שנתיים, אנחנו עובדים שלוש שנים, לא ראינו עדיין כנסת מתפקדת, לא ראינו ועדת שרים לחקיקה שעובדת כל שבוע ודנה בהצעות החוק ומקדמת הצעות חוק, או בולמת הצעות חוק,

לא ראינו ועדות שעובדות כמו שצריך ומתפקדות, בוודאי ובוודאי שלא ראינו תקציב שעובר. ולכן באמת אני חושבת שמעבר לכל, אין ספק, גם כאן לאופוזיציה יש ביקורת על הממשלה.

גם אנחנו שומעים, יש ביקורת שהממשלה עושה כך ועושה אחרת, או לא עושה או כן עושה, אבל היציבות השלטונית, והעובדה שאפשר לעשות, אפשר לעשות, אפשר לעבוד שבוע אחר שבוע, רק היא כשלעצמה בשורה חיובית וטובה מאוד עבור כלל אזרחי המדינה, ועל כך, אני חושבת שיש פה חשיבות מאוד מאוד מאוד גדולה.

תודה רבה. חברת הכנסת סטרוק מבקשת להתנגד, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. שלוש דקות.

חבריי חברי הכנסת, חברי היקר צביקה האוזר הציע הצעת חוק למניעת נהיגה תחת שכרות או סמים קשים, נכון?

ולכאורה, למניעת נהיגה בשכרות ולאפשרות בדיקה של שכרות ושל סמים. כן, בדיוק. הכול בסדר. לכאורה הצעת חוק טובה, אממה, יש הבעיה עם הצעת החוק הזאת, כי קודם כול היא לא שוויונית לנהיגה בכביש. בנהיגה בכביש הענישה היא פחותה, אבל זה מילא. היא לא שווה לנהיגה בהגה מדינת ישראל, כי מה שאתם עושים יום-יום ושעה שעה, חברי צביקה, הוא שאתם מאפשרים לתנועה האסלאמית לנהוג בהגה של מדינת ישראל, זה מה שאתם עושים, והם נוהגים. נפתלי בנט נכנס לפוליטיקה, ככה הוא הגדיר את זה, כדי לשים יד על ההגה, זאת הייתה המטרה שלו: לשים יד על ההגה של המדינה. והינה, הוא הגיע לכיסא ראש הממשלה במחיר זה שהוא נותן לתנועה האסלאמית לשים יד על ההגה של המדינה. ואנחנו רואים לאן זה מוביל, אדוני חברי צביקה, אנחנו רואים לאן זה מוביל. אנחנו רואים, למשל, בוועדת הפנים,

בוועדת הפנים בראשות ווליד טאהא. בסגנון הזה, שאת ממשיכה איתו. חבר הכנסת טאהא, בבקשה ממך. מגזימה. מגזימה. חבר הכנסת טאהא, תודה. בבקשה להמשיך.

חבר הכנסת ווליד טאהא, שאתם שמתם אותו בראשות ועדת הפנים, לא מאפשר לקדם את העיר חריש, את העיר חריש, צביקה, את העיר חריש, שהיא בקונסנזוס הלאומי הכי רחב. הוא רואה בה התנחלות, נטע זר בלב אזור ערבי פלסטיני בוואדי עארה, ומבחינתו העיר חריש לא תקודם. ומי נתן לווליד טאהא לשים יד על ההגה של העיר חריש ולדרדר אותה לטמיון?

אז אם אתה דורש חמש שנים מאסר למי שרוצה לנהוג בספינה בהשפעה של סמים קלים ושל שכרות, איזה עונש אתה מציע למי שרוצה לנהוג בספינה של מדינת ישראל בהשפעה של התנועה האסלאמית? הרי זה עונש חמור פי כמה וכמה. אתם מדרדרים את המדינה הזו לתהום של מדינת שני לאומיה, מדינת כל אזרחיה, וזה דבר הרבה יותר חמור, צביקה, מאשר לנהוג בכלי שיט בהשפעה של סמים או של שכרות.

בבקשה לסיים עכשיו.

אני מסיימת. השאלה היא עם מה אנחנו, כולנו, נסיים כשהתנועה האסלאמית אוחזת בהגה המדינה.

אני רק רוצה להסביר: מכיוון שהתנגדת, אינך יכולה להצביע בעד. אל דאגה, לא אצביע בעד. לא, אני דואג. אני דואג. אנחנו כבר חווינו את זה.

אנחנו בעניין הזה, תודה רבה. האופוזיציה וכן הממשלה ביקשו הצבעה שמית. אנחנו עוברים להצבעה שמית, מזכירת הכנסת, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו משתתף בהצבעה סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל,

אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח ענבר בזק,

חיים ביטון, אינו משתתף בהצבעה מיכאל ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, בעד נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אריה מכלוף דרעי, אינו משתתף בהצבעה צבי האוזר,

צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין,

בועז טופורובסקי,

משה טור פז, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי,

אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון, אינו נוכח עופר כסיף,

אופיר כץ,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי,

יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, אינה נוכחת אמילי חיה מואטי,

פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת יעקב מרגי, בעד מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה משתתפת בהצבעה עידית סילמן,

עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, בעד חוה אתי עטייה, אינה נוכחת יצחק פינדרוס,

שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן, בעד אביר קארה, בעד אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו משתתף בהצבעה גלעד קריב,

שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין,

שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, בעד שרון רופא אופיר, אינה נוכחת מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת

אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן,

בבקשה לקרוא שנית.

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, בעד ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צחי הנגבי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אחמד טיבי, בעד דסטה גדי יברקן, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון, אינו נוכח חיים כץ, אינו משתתף בהצבעה ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, אינה נוכחת פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח

אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת שמחה רוטמן, אינו נוכח שרון רופא אופיר, אינה נוכחת אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון,

אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת האם יש מי מחברי הכנסת במליאה שמבקש להצביע ומזכירת הכנסת לא קראה בשמו? הסתיימה ההצבעה. בבקשה לספור. 36 בעד, אין מתנגדים. לפיכך, ההצעה תעבור לוועדת הכלכלה. אני מניח שהממשלה תגיש הצעת חוק בעניין, והיא תוצמד להצעת החוק הממשלתית. תודה רבה. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חנוכה שמח, ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי ועדת ביטחון הפנים תדון בהצעות האלה: הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון, פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כנגדו צו הגנה), התשפ"א 2021, פ/34/24, של חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון, פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כלפיו צו הגנה), התשפ"א 2021, פ/895/24, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת איתמר בן גביר, בנושא: פרשת מותו של הנער אהוביה סנדק ז"ל, הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, בנושא: הפרסומים על "חקירה מזוהמת" בעניינו של אהוביה סנדק, ההפגנות בעניינו ואלימות המשטרה נגד המפגינים.

ועדת הכלכלה תדון בהצעה לסדר-היום של חברי הכנסת ינון אזולאי ויעקב אשר, בנושא: הצורך במענה הולם לחרדים המבקשים להשתלב בשירות המדינה. תודה רבה.

הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראה שעה), התשפ"ב 2021, הצעת חוק תובענות ייצוגיות

התשפ"ב 2021. תשובת שרת החינוך על מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט, בעקבות החלטה על דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת טטיאנה מזרסקי, עלי סלאלחה, משה אבוטבול ואמילי חיה מואטי בנושא: החלת

הצעת החוק הבאה, הצעת חוק גיור ממלכתי בישראל, התשפ"א 2021, של חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי. ישיב סגן השר אביר קארה. מוצע לעגן בחקיקה ראשית את קיומו ועקרונות פעולתו של מערך הגיור הממלכתי, ולקבוע כי גיור שנערך בישראל יהיה בעל נפקות חוקית רק אם נערך במסגרת מערך הגיור הממלכתי כאמור. הוועדה המוסמכת לדון בהצעת החוק בתום ההצבעה היא ועדת החוקה, חוק ומשפט. מציע החוק, משה ארבל. חבר הכנסת ארבל, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, כבוד השרה, חבריי חברי הכנסת, במדינת ישראל, שבה הדת שלובה בלאום ובאזרחות, להצטרפות רשמית ומוכרת של הפרט לדת היהודית יש השלכות עצומות לא רק על הפרט ומשפחתו אלא על החברה הישראלית כולה. יש חשיבות רבה לכך שמערך הגיור יפעל לפי סטנדרטים ברורים ומוכרים, על פי דין תורה, ובאופן שיבטיח כי כל כלל ישראל יכירו בגיור. מטרת החוק המוצע היא לעגן בחקיקה ראשית את קיומו ועקרונות פעילותו של מערך הגיור הממלכתי, ולקבוע כי גיור שנערך בישראל יהיה בעל נפקות חוקית אך ורק אם נערך במסגרת אותו מערך גיור. כבר בשנת 1997 מינה ראש הממשלה דאז בנימין נתניהו את ועדת נאמן, ועדה לגיבוש רעיונות והצעות לעניין סוגיית הגיור בישראל. ועדת נאמן, בראשותו של השר המנוח לשעבר יעקב נאמן קבעה כבר אז, ובצדק, שצו השעה הוא לחתור לאחדות ישראל, לחיים של שיתוף וכבוד הדדי. המלצותיה היו הקמת מערך גיור ממלכתי אחיד, על פי דין תורה, שיהיה מוכר על ידי כלל ישראל. בשנת 1998, בהחלטה מס' 3613, אימצה ממשלת ישראל את המלצות ועדת נאמן. למרות חשיבותו הלאומית הציבורית והערכית של הגיור הממלכתי, פעם אחר פעם שמטה הכנסת את הבכורה בכל הנוגע לעיסוק בנושא, ואפשרה לבית המשפט העליון להרחיב ולשנות את הגדרות הגיור המקובל על ידי המדינה. התייחסות בית המשפט העליון הביאה למעשה להכרת המדינה באדם כיהודי ורישומו כיהודי כהחלטה מינהלית טכנית גרידא, שנתונה לביקורת שיפוטית. זו גישה שהיא אומנם אפשרית מבחינה משפטית, אבל היא מסוכנת ונתנה פתח להתערבויות הולכות וגדולות של הרשות השופטת בנושא שראוי לו להיות מוסדר, לאחר דיון ציבורי מעמיק,

כרשות המחוקקת שאמונה על קביעת ההסדרים החוקיים והדבר מצוי בסמכותה. לאחרונה קיבל בית המשפט העליון החלטה להכיר גם במי שעברו גיור בקהילה רפורמית או קונסרבטיבית במדינת ישראל כיהודים לעניין חוק השבות, בבג"ץ דהן, בניגוד לעמדת המדינה ולנוהג שלפיו נהג משרד הפנים מאז חקיקת חוק השבות. החלטה זו באה בעקבות פסק הדין בעניין רגצ'ובה, שהכיר במי שעבר הליך גיור בקהילה אורתודוקסית בישראל שלא במסגרת מערך הגיור הממלכתי כיהודי לצורך חוק השבות, בנוסף להחלטות קודמות בדבר הכרה בגיורים שונים שנערכו בחוץ לארץ, אף אם נערכו בניגוד להלכה. ההחלטות הללו פוגעות בפיקוח הממלכתי על הליך הגיור, שמשמש תעודת הכניסה לאזרחות הישראלית ולמדינת ישראל, ומחדדות את הצורך בהכרעה ציבורית וערכית בעניין ובהסדרת הנושא, ולא בהכרעות שיפוטיות נקודתיות. גם מטעמי סדר ציבורי ראוי והצורך בפיקוח ממלכתי הדוק בתחום חשוב מאין כמוהו, וגם מהרצון למנוע פיצול וקרע בעם, חשוב להסדיר את מעמדו של מערך הגיור הממלכתי ועקרונות פעילותו, ולקבוע כי בכל הנוגע לגיורים במדינת ישראל, רק לגיורים שנערכו על ידי אותו מערך תינתן הכרה חוקית. אדוני היושב-ראש, השר לשירותי הדת מתן קריב כהנא נכנס לתפקידו באש וסערה, בשחץ, ביהירות ובפזיזות. זה לא סוד שעם רבות מהצעותיו אנחנו לא מסכימים, ויותר מזה: חלקן מסכנות באופן ממשי את אופייה היהודי של מדינת ישראל ואת הסדרי הסטטוס קוו העדינים בין חלקי החברה בישראל. להבנתי, מתן כהנא ביקש לדחות את ההחלטה בשבוע כדי לגבש את עמדתו. אי-אפשר להבין כיצד שבוע ימים יספיק, כאשר אפילו תזכיר חוק ממשלתי בנושא עדיין לא פורסם, מלבד מצגת Power Point והודעה לתקשורת מהבוקר. את הצעת החוק הזו לא הגשתי בתקופת הממשלה הנוכחית וגם לא בכנסת הנוכחית. היא הייתה דחופה כשהוגשה לראשונה לפני שנתיים, והיא דחופה עוד יותר עד היום. אני לא מכבד את הצורך לשקול את הדברים, שכן שום נזק לא ייגרם, גם מבחינת הממשלה וnנקודת מבטה, אם תאפשר להחלטה לעבור בקריאה טרומית. יש עוד שלבים רבים לעבור בהליך החקיקה. הצבעה בקריאה טרומית בסך הכול מעבירה את הסוגיה המשמעותית הזו לדיון אמיתי פה בכנסת. היא לא סוף פסוק. היא תאפשר לממשלה לעשות את החושבים שלה בהמשך, גם לפני הקריאה הראשונה, השנייה והשלישית. ההחלטות שאותן מביא מתן קריב כהנא פעם אחר פעם, מטרתן אחת ויחידה: לקדם כאן מדינת כל אזרחיה, זו המטרה המובהקת שלו. הוא פועל בשליחותם של הקרן החדשה לישראל, של התנועות הרפורמיות בארצות הברית ושל רבים, לצערי הרב, מחברי הקואליציה הרעה הזו, לפורר את המדינה היהודית והדמוקרטית מיסודותיה, להחריב, להשמיד ולהרוס את הרבנות הראשית לישראל. מדי יום אנחנו בתפילה מזכירים, אדוני היושב-ראש: "כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם" ומי שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה, תפילתנו היא שהוא יעשה לנו ניסים בקרוב, ויגאלנו ויעביר ממשלת זדון מן הארץ. זו ממשלה רעה שהמטרה המרכזית שלה היא, כפי שאמרתי, לקעקע את כל היסודות עליהם הושתתה והוקמה המדינה הזו. שווה בנפשך, אדוני היושב-ראש, שתנועות רפורמיות וקונסרבטיביות ירצו למצוא פתרון לבעיית המסתננים בדרום תל אביב ופשוט יקימו להם בתי דין לגיור רפורמי, ועל ידי כך ייתנו להם תעודות זהות ישראליות. המשמעות של ההתנהלות הזו היא הפרטה של שירותי ההגירה למדינת ישראל, ויצירת מדרג, מעמד ברור, לחברות בע"מ לחלוקת דרכונים, כדי שהם יוכלו לחלק אזרחות ישראלית למדינה. יש כאן מהלך מסוכן מאוד, אני לא בטוח שגם אתם ברע"מ, שמתקשים עם ההגדרה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, הייתם רוצים שכך המדינה תהפוך למדינת כל אזרחיה, באמצעות אינטרסים כלכליים של ארגונים פרטיים, שהם יהיו אלה שיהיו אמונים על חלוקת האזרחות הישראלית. המטרה שלנו בהצעת החוק היא שיהיה גוף ממלכתי אחד במשרד ראש הממשלה, גוף ידידותי.

כולם מדברים על גיור שצריך להיות מאיר פנים, הגיור בצה"ל מאיר פנים, הוא מסביר פנים, והוא חלק ממערך הגיור הממלכתי. דייני הגיור במערך הגיור הממלכתי שקיים מכוח החלטת ממשלה רובם ככולם הם בני הציונות הדתית. הם דתיים לאומיים. לא מדובר כאן על איזושהי כפייה חרדית טוטלית. יש כאן מטרה מרכזית אחת: לשמר את העם הזה כעם אחד, לא לקרוע אותו. המטרה והפעולות שמבקש מתן כהנא לעשות בשליחותם של הרפורמים בארצות הברית הן פעולות שיקרעו את העם הזה, יחצו אותו לגזרים. אני באמת קורא לך, אדוני סגן השר, כשתעלה להשיב, תיקח לך את הדרך לפודיום, תנסה לחשוב. אתה יודע לחשוב עצמאית, ותבין עד כמה האירוע הזה הוא אירוע מסוכן ועד כמה הצעת החוק המונחת כאן לפניכם היום היא אחראית, היא ממלכתית, והיא מבקשת באמת לשמר אותנו כעם אחד במדינה היהודית והדמוקרטית.

תודה, חבר הכנסת משה ארבל. ישיב סגן השר אביר קארה, בבקשה. מה הקשר? אביר, אתה ממונה על העניין הזה? סגן שר במשרד ראש הממשלה. איך אתה מסוגל, אביר?

עשר דקות, אדוני. מלכיאלי, אתה יודע שאני תמיד איתך. אדוני היושב-ראש,

קודם כול, נגיד חג שמח. חג חנוכה שמח. זה חג של ניסים. אולי גם עד הסוף, כשאני אסיים להקריא, חבר הכנסת משה ארבל, עוד אולי יהיה לכם נס. הוא אומר חג שמח למתייוונים.

אל תסובב אותנו. למה שאני אסובב אתכם? אני בא מאותו מקום שלכם. אני בכלל רואה בכם שותפים. אתם השותפים הטבעיים. אני לא יודע מה קרה לכם, איך עברתם, עכשיו אומנם אתם נמצאים בצד ימין שלי, אבל אתם עברתם מהימין לשמאל. איך עשיתם את זה ככה

קודם כול, אנחנו שותפים ואני חושב שאין פה חילוקי דעות בעניין של הצעת החוק

אני אקריא, ברשותכם, את התשובה בשם ראש הממשלה, אחרי זה אני אגיד גם אולי מה דעתי,

קצת נדבר על החג, מה זה משנה. אז קודם כול, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק משקפת עיקרון נכון, שעל פיו חשוב שיישמר הגיור בישראל כגיור ממלכתי ואחיד,

אין לנו ויכוח. היום חשף השר לשירותי דת מתן כהנא את מתווה הגיור שהוא מוביל, שבו מעמדו של מערך הגיור הממלכתי הקיים היום יישמר ויעוגן בחקיקה ראשית. תחת מערך הגיור יוקם מחוז רבני ערים, שבו תהיה אפשרות לרבני העיר להקים מותבי גיור. המתווה גם יאשר לרבני ערים לגייר וגם לשמור על ממלכתיות הגיור תחת מערך הגיור הממלכתי. השר כהנא הציע לחבר הכנסת היוזם, חבר הכנסת משה ארבל, לדחות את הצעת החוק שלו בשבוע כדי לאפשר לוועדת שרים לחקיקה לשקול את תמיכתה בהצעת החוק ובהצמדתה להצעת החוק הממשלתית שמוביל השר כהנא. חוק הגיור, ראוי שיגיע כהצעת חוק ממשלתית ולא כהצעה פרטית. הואיל וחבר הכנסת מסרב, אתה איתנו? או שאתה רוצה שאנחנו נצמיד את זה בשבוע הבא ביחד? קריאה: אתה יכול להתחייב שהצעת החוק הממשלתית,

אדוני סגן השר, אתה לא תוכל להביא את זה בשבוע הבא כי עדיין לא פרסמתם תזכיר, והנחיית היועץ מחייבת פרסום תזכיר של שלושה שבועות.

אדוני חבר הכנסת משה ארבל, את הדבר הזה אפשר לעשות בהסכמה. הינה משהו שאתם יכולים להסכים עליו. אם אתם רוצים להסכים,

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה היא שחייבים להפיץ תזכיר חוק להערות הציבור למשך שלושה שבועות,

אם אתם מוכנים שנעשה את זה ביחד, אז עלא כיפאק. נעשה ביחד. אני יכול להתחייב, עמדתי פה ואמרתי דברים. במה שאני מתחייב אני יודע לעמוד. אתה יכול להעביר בטרומית ולא לקדם לראשונה, עד שתביא את הממשלתית. זה בדיוק העניין, בגלל שזה נושא חשוב, כמה שנים נושא הגיור בישראל, כמה? אתה כבר הגשת את הצעת החוק הזאת. הנושא היה בהחלטת ממשלה ולא הייתה איתו בעיה. בג"ץ קבע שזה חייב להיות בחקיקה ראשית. ולכן, מ-1998 החלטת הממשלה הספיקה. כשבית המשפט אמר חקיקה, מביאים חקיקה. ממתי? מהממשלה האחרונה. הממשלה הקודמת, ולא העברתם אותה. לא הייתה ממשלה.

אז גם פה, אבל זה דבר שרוצים לקדם.

רק שאלה, האם הנוסח שהציע חבר הכנסת ארבל מקובל? מה שכתב לי מתן הבוקר הוא שחשוב שיישמר הגיור בישראל כגיור ממלכתי ואחיד. אנחנו רואים שהצעת החוק, העיקרון שלה נכון. יכול להיות שצריך לעשות את ההתאמות הנכונות. בכל מקרה, הואיל וחבר הכנסת היוזם מסרב להצעה, עמדת הממשלה תהיה להתנגד להצעת החוק. אז זה בעניין הזה. בגדול, לחברי הכנסת מש"ס, בא לי לספר לכם, כי יש לי עוד שתיים-שלוש דקות, אני הנכד של אברהם עבוד לוי, שנקרא אומלה. אומלה היה מתפלל במשך שנים, כשהיה שעון על מקלו, בבית הכנסת עדס בירושלים. כל התפילות הן מבית סבא, ואני בדיוק נמצא באותה נקודה שבה אתם נמצאים. אבל למה היה לי חשוב להעלות את סבא שלי היום? כי היה דיון מוקדם יותר הבוקר, ודיברו שם על ההסתדרות, על החסמים ששמים בוועדים בנמלים. אנחנו נמצאים, היום נדליק נר רביעי של חג החנוכה, וסבא שלי לימד אותנו הרבה מאוד את שירי חנוכה, כמה חשוב לשמוח בחג החנוכה, כמה חשוב שהחג יאיר. אנחנו מעבירים את זה היום לילדים. הינה, אני אלמד אותך שיר חדש שלא הכרת. אני מתחייב. אנחנו מעבירים ומנחילים בדיוק אותו הדבר היום לילדים שלנו.

אנחנו מגיעים, כמובן, אחרי הדלקת נרות. אנחנו שרים את כל השירים: ימי החנוכה, יוונים נקבצו עליי וכו'. אבל יש שיר שאתם לא מכירים. סבא שלי היה שר שיר: אני סביבון, סביבון פיקח, תנו לי לביבה ואני בורח. אז הוא היה מתאר לנו גם למה, לאן הוא היה בורח. אני צריך עוד חצי דקה, ברשותך. לא סתם הזכרתי את סבא שלי, שהיה לוחם באצ"ל ולחם בצבא הבריטי ואחר כך בהגנה. היום בבוקר היה דיון בוועדת הכלכלה. בדיון דיברו על החסמים שיש בנמלים, והגיע מנכ"ל נמל אשדוד ותיאר באמת הרבה מאוד חסמים שהיו שם. הוא תיאר את כל החסמים, רק לא נגע בנקודה, בפיל בחדר הוא לא העז לגעת: אם יפתחו את הרציפים בחיפה, יש היום רציפים בחיפה שיכולים להיכנס לעבודה. אתה עונה על חוק הגיור? אתה לא עונה.

תחזיר ב-repeat אחורה, יואב קיש. בכל מקרה, הבוקר דיברו על הנמלים בחיפה. הרציפים בחיפה לא יכולים להיפתח בגלל האיום הקבוע של ההסתדרות, שאם הנמל ייפתח יעשו עיצומים. אני חושב שזה דבר מחפיר. סיפרתי לכם על סבא שלי. חבר הכנסת מרגי רתח מזעם היום בוועדה, בצדק. בדיוק בגלל הנושא הזה, כי לא רצו לדבר על הפיל בחדר, לא רצו לדבר על ההסתדרות,

הם החסם המרכזי שמונע מאזרחי ישראל לקבל היום סחורה, בטח בזמן, והמחירים הרבה יותר יקרים. היה חשוב לי להזכיר את זה, כי סבא שלי, קפצו שם הנציגים של ההסתדרות וסיפרו שהם אלה שהקימו את המדינה. היה לי חשוב להזכיר את זה, כי אותו סבא שהנחיל לנו את חנוכה ולחם באצ"ל ובבריטים, לא יכול היה בשנותיה המוקדמות של המדינה להתקבל למקומות עבודה בגלל שהוא בא מתנועת בית"ר. בשנותיה המוקדמות של המדינה הוא לא יכול היה להתקבל למקומות עבודה, ובגלל זה הוא הפך להיות יזם וקבלן. היה לי חשוב להגיד את זה גם לנציג ההסתדרות. שיהיה חג שמח, שכל נר יאיר את ביתכם יותר.

תודה, סגן השר אביר קארה. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה.

היושב-ראש יש פה שר?

אני באמת מתפלא.

שולחים לנו את עיסאווי פריג' או את חמד עמאר בכל הנושאים האלה. הפעם, יכול להיות שבגלל זכות סבך, הם שלחו אותך. אבל רק להבין דבר אחד. בכל יום אנחנו שומעים על הגזרות החדשות של הממשלה, עזוב אותי לרגע כלכלי, בכלכלי כולנו יודעים, כולנו סובלים. בממשלה שלכם אמרתם על דברים: מה שלא בהסכמה, לא מביאים אותם. המעניין הוא, שהדבר היחיד אצלכם בהסכמה זה הרס היהדות במדינת ישראל, במדינת היהודים. זה דבר שיכול לאכול אותי, לראות את מפלגת ימינה, מפלגה שנמצאים בה אנשים חובשי כיפה, אנשים שמצהירים שהם שומרי דת, אנשים שמצהירים שהם שומרי מצוות. דווקא במפלגת ימינה, שראש הממשלה שלה הוא ראש ממשלה שמצהיר על עצמו שהוא דתי, אין לכם דבר שאתם מביאים אותו בהסכמה יותר מאשר הרס היהדות במדינת ישראל. מה, אתה עושה צחוק? אנחנו מדברים ואומרים, אתה לא מאיים עליי.

ואז אתה אומר שאנחנו הורסים את היהדות? לא לא לא לא. אז בוא נבטל את הסיכומים. היו סיכומים, בועז. הסיכומים שהיו, אנחנו יודעים בדיוק על מה הסיכומים היו. אז בוא, תגיד שאתה רוצה הצבעה. בוא תעשה הצבעה. סליחה, אסור לי להביע את הדעה שלי? אתה בא, אומר לנו: בואו נגיע להסכמות, ואז אתה אומר שאנחנו הורסים את היהדות?

בכל יום אנחנו באים וחוטפים עוד משהו. אתה לא חייב להסכים עם זה. ניר, אני רוצה הצבעה. בועז, עזוב.

מה זה אתה לא מוכן? יש הסכמה בין האופוזיציה לקואליציה? תמשיך להגיד מה שאתה רוצה, ואני אגיד מה שאני רוצה. ינון, די, נו. יש הצבעה?

ועדת שרים קיבלה החלטה. בועז טופורובסקי, אני אגיד לך דבר אחד. ההתנהגות שלך היא לא בפעם הראשונה ככה. אני, כשמגיעים איתי להסכמות, יש הסכמות. הגענו להסכמות. אבל אם אתה עולה כדי להקניט אותנו אחרי שהגענו להסכמות, אז תגיד לי, אתה עושה צחוק? בועז, בוא נהיה עכשיו בצורה מכובדת. אתה חושב שאנחנו שק חבטות שלך, זה מה שאתה חושב? אתה חושב שהיהדות יותר חשובה לך מלנו?

רציתי להגיע איתך להסכמות. אתה עולה, אומר שאנחנו הורסים את היהדות,

אין הסכמות. זה לא כזה מסובך. בועז, אני שואל אותך שאלה. אתה לא יכול להגיע איתנו להסכמות ולצחוק עלינו. בא עכשיו ניר ואמר מה שאמר. אני מקבל את דבריו של ניר. אז אל תעלה ותגיד שאני הורס את היהדות. לגישתי, אתה הורס את היהדות. בועז טופורובסקי, בועז, מי כמוך יודע את ההבנות שאנחנו מגיעים אליהן בינינו. ניר, מה הדרישה שלכם, מה אתה רוצה? בוא, תסגור את זה. ניר, אני מקבל את ההצעה שלך מתוך כבוד.

אני מקבל את ההצעה שלך מתוך כבוד. בסדר. נראה לי שאתם נמצאים במקום יותר טוב.

אוקיי, לכן אני אומר. יש הסכמה לדחות את ההצבעה? ניר, אתם מסכימים לדחות את ההצבעה? בבקשה.

תודה, חבר הכנסת ינון אזולאי. ההצבעה נדחית למועד מאוחר יותר, אחרי הגעה להסכמות בין הקואליציה לאופוזיציה. אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר-היום: הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון, מחלת תינוק), התשפ"א 2021, של חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. תמיד שמים אותך במקומות הכי רגישים, בשעות הכי רגישות.

כדי להשרות אווירה של פיוס והסכמות.

עשר דקות, אדוני. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, יש כאן שר?

השר אלעזר שטרן. יש שר שאמור להקשיב לדברים. אתה יכול לבקש ממנו? כן, השר אלעזר, אתה יכול להקשיב לחבר הכנסת?

אין ברירה. גם לנו אין ברירה שאתם פה.

גם לנו אין ברירה שאתם בממשלה. אבל הברירה הזו תתברר כהתחלה טובה לפירוקה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ביקשנו להעלות כהצעת חוק דבר שלדעתי מחזק את המערך החברתי במדינת ישראל. כולנו יודעים כמה חשיבות יש במדינת ישראל לכך שתהיה תעסוקה בכלל וגם תעסוקת נשים בכל המגזרים. אני חושב שחלק מהנושא הזה, לדאוג שצריך שתהיה תעסוקת נשים, צריך לדאוג להן לפתרונות סביבתיים סביב העבודה שלהן. אני לא מדבר שכשמדובר בעבודת גברים, אם זה מהמגזר החרדי, צריך לדאוג שתהיה שם התאמה לנושא הזה, תפילות או סביבה נאותה לעבודה, אני מדבר בעיקר בנושא של נשים שצריכות מכוח תפקידן להיות בעבודה אבל עם עין פקוחה מה קורה עם הילדים שלהן שנמצאים במוסדות החינוך, חלקם בגני הילדים, חלקם במעונות היום, חלקם נמצאים בבתי הספר. איך שאומרים, אימא נמצאת בעבודה, אבל העין שלה צופייה מה קורה עם התינוק שלה, עם הילד שלה. הדאגה הזאת, ההטרדה הזאת, יכולה לפעמים גם לפגוע באיכות של אותה עבודה ואותה עובדת יקרה. לכן החוק מבין שצריכים לתת ימי חופשה לנשים עובדות שצריכות לטפל בנושא של הילדים שלהן. אבל כפי שאנחנו נוכחים, החוק לא עושה סדר טוב והוא לא לוקח בחשבון גילים שונים של ילדים. אנחנו מבינים שלילדים מתחת לגיל שלוש יש צורך ביותר ויותר ימי חופשה לאותן אימהות עובדות, לאותן נשים עובדות, מהסיבה שכולנו יודעים, ילד מתחת לגיל שלוש צריך לעבור סדרת חיסונים קלאסית שכל ילד עובר בגילאים האלה, זה מצריך מהאימא לצאת איתו לטיפת חלב, לצאת כדי לטפל בבן שלה. אם זה הנושא של ילדים בגיל הזה שצומחות להם שיניים. אנחנו יודעים, מי שיודע מה זה אבא ואימא יודע כמה לילות אנחנו נשארים עבור אותם הילדים הללו, וכשצומחות להם השיניים, אנחנו לא יכולים להירדם באותם לילות כי הילדים האלה צורחים מכאבים, קשה מאוד לטפל בזה כי אין תרופה לנושא הזה. זה יותר עניין של השקעה. למוחרת אותה אימא הולכת עם אותו תינוק לרופא שיניים, למרפאה, כדי להרגיע את אותם כאבים איומים שאותו ילד, אותו תינוק, עובר. לכן אנחנו חושבים שצריך לעשות צדק בכל הנושא הזה של הפרש בין גילים בנושא הזה של חופשת האימהות. לתת יותר ויותר ימי חופשה לאימהות עובדות כשמדובר בילדים מתחת לגיל שלוש. זה צדק. תשאלו כל אימא בישראל מתי היא צריכה ונזקקת יותר להגיע עם הילד לקופת חולים, לרופא. היא תגיד לכם, ודאי שבגילים הראשוניים שלו. כאשר מדובר בגיל הראשוני עד גיל שלוש, הגישה לקופת חולים, הגישה לטיפת חלב, הגישה לרופאי שיניים או לכל מיני דברים אחרים, נעשית יותר תכופה, אבל החופשה שהיא מקבלת מאוד מוגבלת. זה מאוד מפריע לאותן אימהות. אני שמח שזכיתי בינתיים להגיש עשרות הצעות חוק. החוקים שאני מעביר הלאה באים מכורח נסיבות של פניות הציבור, פונים אליי, ללשכה שלי, לאנשים שעובדים איתי בצמידות, ומאירים את עינינו בכל מיני קשיים שיש בחוק הנוכחי. החוק הנוכחי עוזר יותר לאימהות עם ילדים מעל גיל שלוש, ופחות נותן את המיקוד לילדים מתחת לגיל שלוש. לכן הצעת החוק שלי אומרת הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון, מחלת תינוק), התשפ"א

פ/496/24, אומרת: מוצע לקבוע כי עובד יהיה זכאי לזקוף בשל מחלת ילדו שלא מלאו לו שלוש שנים את ימי המחלה הצבורה שלו, ללא הגבלה על מספר הימים. אלו דברים שצריכים לדעת. אני רוצה דווקא באותה הצעת חוק, שהצטרפו אליה חברי כנסת נכבדים, לקרוא את הצעת החוק. הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד). בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) משנת התשנ"ג, 1993, יובא שם: "מחלת תינוק, על אף האמור בסעיף 1, עובד שלא מלאו לילדו שלוש שנים זכאי לזקוף בשל מחלת ילדו כאמור את תקופת המחלה הצבורה שלו במלואה", להעניק את זה עבור אותו תינוק שלא מלאו לו שלוש שנים. ואני מסביר את דברי ההסבר: חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג, מזכה עובד שעימו ילד שלא מלאו לו 16 שנים לזקוף את ימי ההיעדרות בתנאים המפורטים בשל מחלת ילדו על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, וזאת רק עד שמונה ימים בשנה בלבד. מטבע הדברים, כפי שציינתי, תינוקות ופעוטות עד גיל שלוש חשופים יותר ויותר לאירועים רפואיים, מחלות, חיסונים, תופעות התפתחותיות, צמיחת שיניים וכדומה. אירועים אלו מצריכים את ליווים של אחד מהוריהם, או אבא או אימא, באופן אישי לתינוקם החולה בשל גילו הקט. התיקון המוצע מבקש ליצור הבחנה בין מחלתו של ילד מעל גיל שלוש שנים לבין מחלתו של תינוק או פעוט עד גיל שלוש שנים. על פי התיקון המוצע, אם גילו של הילד אשר זקוק לטיפול רפואי והשגחת הורה הוא מתחת לשלוש, יהיה זכאי העובד לזקוף את ימי היעדרותו בשל מחלת ילדו זה על חשבון ימי המחלה הצבורים לעובד במלואם, להשקיע את כל ימי המחלה עבור אותו תינוק שהוא מטפל בו, ללא הגבלה במספר הימים השנתיים שניתן לנצל על פי החוק. לא להגביל את זה בשמונה ימים, היות שאנחנו יודעים שלתינוק יש צרכים שונים מילד רגיל מעל גיל שלוש עד גיל 16. הצעת חוק זהה הונחה גם על שולחן הכנסת העשרים-ושלוש על ידי ועל ידי קבוצת ח"כים שצירפתי אותם. אני אומר שוב, אני רוצה לסיים, מערך חיזוק האימהות העובדות בכל המגזרים. נמצאות פה לא מעט חברות כנסת שתמיד מדברות על הצורך לחזק את אותן אימהות עובדות, ליצור להן פריבילגיות, ליצור להן אקלים נוח בסביבת העבודה, לתת להן אפשרויות. אז אני מצפה מאותן חברות כנסת, גם אם הן נמצאות בגוף הזה שנקרא קואליציה, תחשבו קצת על אותן נשים שמצפות מכן, שחושבות עליכן, שחושבות: הינה, אתן באות לייצג את אותם הערכים של עולם הנשים האלה, שרוצות בסך הכול להסדיר את זה שאם הבן שלהן חולה, ללכת לקופת חולים בלי שיורידו להן את היום הזה מהמשכורת שלהן. אז איפה אתן, אותן חברות הכנסת האימהות, שאני מצפה מהן? אני רק מזכיר שתמיד אתן מדברות על זה ואתן מזכירות את זה שצריכים לחזק את אותן נשים. אני מצפה מאותם ארגוני נשים, שרוממות הנשים כל הזמן בגרונם, המדברים על זה שצריך להסדיר לנשים יותר ויותר עזרה, איפה אותם ארגוני נשים? איפה ארגוני הנשים, האימהות העובדות? איפה ויצו? איפה נעמת? איפה כל אלו שצריכות לתמוך בלב שלם בחוק הזה? איפה ראשי מעונות היום, שאמורים להיטיב עם אותן אימהות ולגרום להן לשלוח אותם למעונות היום.

אני מבקש להתעלות מעל כל שיקול מפלגתי ומעל כל שיקול קואליציוני ולתמוך בהצעת חוק החברתית שאני מגיש,

משה אבוטבול, יחד עם חבריי בתנועת ש"ס, לעזור לאימהות העובדות. ועכשיו אנחנו נזכה לראות מופע. מעניין איפה אותן ח"כיות נכבדות שאמורות לעזור לאימהות העובדות. חברים, אזרחים, תודה, חבר הכנסת משה אבוטבול. תשיב השרה תמר זנדברג.

אני מצפה מאזרחי מדינת ישראל: בואו תראו את הח"כיות איך הן עוזרות,

חבר הכנסת משה אבוטבול. או לא עוזרות לאותן נשים עובדות.

תשיב השרה תמר זנדברג. זה

עשר דקות, כבוד השרה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, התבקשתי, חבר הכנסת מקלב, להשיב להצעת החוק שמונחת בפנינו כעת בשמה של חברתי שרת הכלכלה והתעשייה, והאמת, לא אהבת את זה.

אתה צודק.

אתה צודק במאה אחוז. צריך לחוקק, אתה צודק. אתה צודק. אתם צודקים. שניכם צודקים.

התבקשתי להשיב להצעת החוק בשמה של חברתי שרת הכלכלה והתעשייה, והאמת היא שזה יותר בשמו של חברי ועמיתי סגן שרת הכלכלה והתעשייה, חבר הכנסת יאיר גולן. ככלל, אתם צודקים, אני חייבת להצטרף לאמירה הזאת, גם כשהייתי באופוזיציה ובאופן כללי כחברת כנסת, אני חושבת שמן הראוי שהדיון כאן, הפרלמנטרי והציבורי ובמליאה, יתנהל עם השרים ועם האמונים על הדבר, בין אם אלה הצעות חוק ובין אלה שאילתות. בכל זאת, אני מתכבדת להשיב בשמם, ומקווה שתשובתי גם תייצג אותם. בהתאם למצב המשפטי היום, לפי חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג 1993, עובד שעימו ילד שלא מלאו לו 16 שנים זכאי לזקוף עד שמונה ימי מחלה, בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. אם הילד נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד, הוא זכאי לזקוף עד 16 ימי מחלה בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו. עובד שילדו חולה במחלה קשה, או שיש לו ילד עם מוגבלות זכאי לנצל ימי מחלה נוספים. במסגרת ההצעה שהועלתה, מוצע לתקן את החוק ולקבוע כי ככול שהילד בגינו נעדר העובד הוא מתחת לגיל שלוש, העובד יהיה זכאי לזקוף את ימי היעדרותו בשל מחלת ילדו זה על חשבון כל מכסת ימי המחלה הצבורה של העובד, ללא הגבלה במספר הימים השנתיים שניתן לנצל לפי החוק. בחוקקו את חוק דמי מחלה, התשל"ו 1976, השנה שבה נולדתי, דרך אגב, חברות וחברים, כוונת המחוקק הייתה להעניק לעובד רשת ביטחון בעת מחלתו וכאשר הוא אינו יכול לעמוד לרשות מקום עבודתו. מכסת ימי המחלה של עובד מוגבלת בצבירה מדי חודש במקום העבודה: יום וחצי לכל יום עבודה מלא ועד לצבירה של 90 יום, כך שישנה מגבלה על מכסת הימים.

ככל שתיפגע מכסת הימים הצבורה של העובד והוא עלול להישאר ללא ימי מחלה לניצול עבור מחלתו שלו, במקרה כזה

בהצעת החוק מוצע שלא להגביל כלל את ימי המחלה שעובד יכול לקחת בגין מחלת ילדו, שהוא מתחת לגיל שלוש, מבלי להגדיל מנגד את צבירת ימי המחלה של העובד, באופן שעלול לסכל את כוונת המחוקק בחוק דמי מחלה, כאמור, ולהותיר את העובד ללא מכסה בעבור עצמו.

גם אם צריך לאפשר יותר ימי מחלה עבור ילדים צעירים או תינוקות,

כאימא לילדה צעירה שהיא מתחת לגיל שלוש אני יכולה לומר לכם ולחבר הכנסת המציע, חבר הכנסת משה אבוטבול,

חבר הכנסת משה אבוטבול, המציע.

כן, כן. אני רואה אותך. חבר הכנסת אבוטבול, אני יכולה לומר לך שאני בעצמי אימא לילדה שהיא מתחת לגיל שלוש.

נכון. צודק, והיא התחילה השנה גן, בפעם הראשונה, מברוכ. ובאמת אני יכולה להגיד לך שאחד הנושאים הכי הכי הכי מדוברים בקבוצות של האימהות ושל האבות, ובין ההורים, במיוחד אחרי שנת הקורונה, או בעצם שנתיים של קורונה, שבהם הגנים היו סגורים הרבה מהזמן, הוא שהילדים פשוט חולים כל הזמן. הם שלושה ימים חולים ושלושה ימים בגן, שבוע חולים, שבוע בגן, כי באמת הם נחשפים פעם ראשונה לעולם החיצון ומדביקים אחד את השני ויש את הווירוסים וכו'.

באמת, כמו שגם הציג כאן משרד הכלכלה, גם אם צריך לאפשר יותר ימי מחלה, וייתכן שבהחלט צריך לאפשר ימי מחלה בעבור ילדים צעירים או תינוקות, עדיין: א. חייבת להיות מגבלה, ב. יש היגיון ביכולת לנצל חלק מימי המחלה האלה כדי להשאיר בכל זאת ימי מחלה גם בעבור העובד עצמו אם הוא, חס וחלילה,

הרי מדובר כאן ברשת ביטחון סוציאלית עבור העובד שלא ייאלץ ללכת לעבודה כאשר הוא עצמו,

חולים. מציין כאן משרד הכלכלה שלא הובאה תשתית נתונים שתומכת את הצורך בהגדלת מספר ימי המחלה של הורים בשל מחלת ילדיהם מתחת לגיל שלוש נוכח ההסדר הקיים כיום, ותיקון החוק כמוצע יגדיל את הנטל שיוטל על מעסיקים, ובמיוחד על מעסיקים קטנים.

חבר הכנסת אבוטבול, עמדת הממשלה היא להתנגד להצעת החוק, אבל אני רוצה באמת, שוב, לאור המצב שתיארתי קודם ולאור זה שגם בדברים פה נאמר שבהחלט ייתכן שיש מקום להגדיל את מכסת ימי המחלה לילדים צעירים, אני מציעה לך לבוא בדברים עם משרד הכלכלה, קודם כול כדי לקבל נתונים. לראות עד כמה הדבר הזה נצרך, מהו היקף התופעה, כמה הוא יעלה, מהו המנגנון הנכון שיאפשר להגדיל את מכסת הימים בעבור ילדים צעירים בזמן,

אביר קארה (ימינה): המעסיקים? אמרתי: כמה זה יעלה, אמרתי את כל הדברים האלה.

סגן השר אביר קארה, בתשובת משרד הכלכלה אכן מצוין שזה יגדיל את הנטל על המעסיקים. צוין גם שייתכן שיש צורך בכך עבור הילדים הצעירים, כי באמת אני מניחה שגם אתה, אתה נראה לי די צעיר, אבא לילדים צעירים, הורה לילדים צעירים, ובאמת הם חולים המון. צריך להגיד: בשנה-שנתיים הראשונות בגן הם חולים המון. צריך לדעת את זה וצריך לומר את זה, ובאמת יש כאן מנגנון סוציאלי שיש לו היגיון מסוים, ובהחלט יכול להיות ששווה לבחון אותו, על כל המשמעויות שלו, כפי שגם אתה ציינת. על כן, אני חושבת, גם אגיד, כחברת כנסת, גם מהאופוזיציה וגם כאן, שהרבה חברי כנסת שעובדים עם המשרד שלי באמת באים בדברים עם המשרד הממשלתי הרלוונטי, בוחנים מה המשמעויות כאן, גם הכלכליות, גם הסוציאליות וגם האחרות, ומגיעים ביחד לאיזשהו מתווה, שאולי בהחלט יאפשר למשרד הכלכלה ולממשלה לתמוך בהצעת חוק ביחד איתך, חבר הכנסת המציע, כדי שבאמת נוכל לעשות משהו קצת יותר נכון, שבאמת יהיה מאוזן ויענה גם על מה שמשרדי הממשלה רואים לנכון. אז תודה רבה וחג שמח. חבר הכנסת משה אבוטבול.

חבריי חברי הכנסת היקרים, גברתי השרה, קל לזהות שאת מאוד מתפתלת עם הנושא. קל לזהות. לא צריך להיות במרצ ולא צריך להיות בקואליציה או בממשלה הזאת כדי לראות שאת באמת מתפתלת בין האפשרות הזאת של להעניק לנשים יותר מרחב של אפשרויות לטפל בילדים לבין הנקודה הזאת שאתם באמת שומרים על הקופה. למה, אני מבין שהקופה אמורה להישמר. אני מבין את זה. אתם צריכים לשמור על הקופה. אבל אנחנו חלק מהקופה. גם אותן האימהות, כשהן עובדות טוב, הן מביאות הכנסה למדינת ישראל. מה הן עושות שם? הן מביאות הכנסה. הרי אם לא יהיה לנו את מערך העובדים והעובדות במדינה, אי-אפשר לקיים את המדינה בלי זה. אז במקום לבוא ולתת תמרוץ ועידוד לנושא הזה, אימא שיש לה תינוק חולה, אז עד גיל שלוש יש יותר ויותר מצבים שבהם צריך לקחת אותו לקופת חולים, לטיפת חלב. זה כל כך עושה שכל, כל כך עושה סדר. חברים, אני אומר לכם שוב פעם: יש גם גבול לאטימות, עד כמה אתם יכולים להיות מנותקים מהציבור, מנותקים. הרי מה זה פה? זאת לא הצעת חוק, לא תגידי משהו דתי או משהו כפייתי. זה הרי משהו סוציאלי. זה משהו שבואו נאמר ככה: אם לא היה כתוב על הצעת החוק משה אבוטבול, היה כתוב על זה: תמר זנדברג, או משהו אחר. יכול להיות שזה היה רץ אצלכם בקבוצות הקואליציה. אז אני רוצה לומר לך: אם זה המחיר, תמר, אז אני מוותר על זה שהשם שלי יופיע בהצעת החוק.

בבקשה, בעשר אצבעות, תרשמי את השם שלך שם, או תעשי כמו שעושים אצלכם שם, מוחקים את השם, כותבים שם אחר, מעבירים את הצעת החוק,

תעשו את זה, אבל תעשו. אותן אימהות מרגישות בעתה בנושא הזה.

נותנות את נפשן במערך העבודה הישראלי, מתאמצות בנושא הזה. זה לא קל. הן מוותרות על היקר להן, שמות את הילד במעון, אבל הלב שלהן נמצא, גם כשהן בעבודה, מה קורה עם הבן שלי. ואז אתמול הילד היה עם כאבי שיניים, אתמול הילד היה עם חיסון, גם אחרי חיסון היא צריכה להמשיך לטפל בו.

אני לא מבין,

את לא חווה את הדברים יחד, כמו כל אחד ואחד? אני כבר לא חווה עם הילדים שלי, אבל אני חווה את זה עם עשרות הנכדים שלי, ברוך השם.

גם הם הולכים לטיפולי שיניים, הולכים לחיסונים, ויום אחרי החיסונים, ויום אחרי החיסונים,

אני לא מבין, גם בדבר כזה הגיוני, חברתי, אני לא מוצא אוזניים קשובות בקואליציה הקשה הזאת? במקום לבוא, להתעורר טיפה, חבר'ה, אתה, אביר קארה היקר, אני מציע לך, אגב,

גם אלה שייצגת אותם, גם הם צריכים לצאת לעבוד פעם. גם הם צריכים את זה. אני מתפלא עליך. במקום שאתה תגיד לי, לפחות באוזן,

חבר הכנסת משה אבוטבול. תגיד לי באוזן, אביר: משה, סבבה, אתה מצוין, גם את זה אני לא מקבל ממך? תודה, חבר הכנסת משה אבוטבול. לפי בקשת האופוזיציה, אנחנו עוברים להצבעה שמית.

אז אני רוצה לסיום דבריי, תעבור להצבעה. אני רק רוצה לומר לכם, אני מבקש מכולם להתעלם מהשיקול המפלגתי. חבר'ה, יש גם כן חיים אחרי הפוליטיקה הקטנה הזאת.

אנחנו עוברים להצבעה שמית,

על הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)

(תיקון, מחלת תינוק). בבקשה, גברתי מזכירת הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, נגד ינון אזולאי, בעד ישראל אייכלר, בעד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל,

יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח ענבר בזק,

חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור,

נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אריה מכלוף דרעי, בעד צבי האוזר,

צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

משה טור פז,

אחמד טיבי,

אלון טל,

דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון, נגד עופר כסיף,

אופיר כץ, בעד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי,

יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, אינה נוכחת אמילי חיה מואטי,

פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב,

אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת יעקב מרגי,

מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן,

עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' בעד אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס,

איימן עודה,

חוה אתי עטייה, אינה נוכחת יצחק פינדרוס, בעד שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן,

אביר קארה, נגד אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, נגד שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה,

שרון רופא אופיר, אינה נוכחת מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת ג'ידא רינאוי זועבי, נגד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן,

המזכירה תקרא בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת): סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, אינו נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, נגד דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח

אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, בעד נעמה לזימי, אינה נוכחת יעקב ליצמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, אינה נוכחת פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו

יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, בעד עלי סלאלחה, אינו נוכח אוסאמה סעדי, בעד חוה אתי עטייה, אינה נוכחת שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו משתתף בהצבעה גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת שמחה רוטמן, אינו נוכח שרון רופא אופיר, אינה נוכחת אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, בעד המזכירה תקרא בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת): סמי אבו שחאדה,

וגם צריך להעסיק ולהדאיג אותנו, את כולנו, משני האגפים. זה מתבקש וזה הכרחי, זה אנושי, כי זה נוגע לכבוד האדם באשר הוא אדם. (אומר בערבית: אצל 24% מהמשפחות בחברה הערבית חי אדם עם מוגבלויות, אדם עם צרכים מיוחדים.) בישראל חיים כיום 1,493,100 אנשים עם מוגבלות. 1,493,100 אנשים עם מוגבלות. על פי נתוני מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, בקרב בני 20 ומעלה יש 1,120,100 אנשים עם מוגבלות, המהווים 20% מקרב כלל האוכלוסייה בגילים אלה, מתוכם, מבני 20 ומעלה, הכוונה, כ-458,900 אנשים עם מוגבלות חמורה, 8% מכלל האוכלוסייה בגילים אלה וכן כ-661,200 איש עם מוגבלות מתונה, 12% מכלל האוכלוסייה בגילאים אלה. אצלנו בקוראן, מכובדי היושב-ראש, כתוב: (אומר בערבית: בשם אללה הרחמן והרחום, "וכבר כיבדנו בני אדם, ונשאנו אותם על פני היבשה והים, ופרנסנו אותם בכל טוב." דברי אללה העצום הם אמת, ולא כתוב: חוץ מאשר בעלי מוגבלויות.) כתוב: וכיבדנו את בני האדם. לא כתוב: מלבד הנכים ובעלי הצרכים המיוחדים, וזה מה שמנחה אותנו במאבק צודק זה למען שוויון זכויות לנכים, לאנשים בעלי מוגבלויות. הקצבה החודשית מושפעת מעליית מדד המחירים לצרכן אך אינה צמודה לשכר מינימום. הקצבה הזעומה הזאת, אכן זעומה, (אומר בערבית: צנועה מאוד, מצומצמת,) דנה אדם עם מוגבלות לחיים בעוני. הקצבה אמורה להספיק לקיום מינימלי, אך ברור לכולנו שהיא אינה מספיקה לצרכיו. על האדם עם המוגבלות לרכוש תרופות, לממן נסיעות בתחבורה ציבורית או במוניות, לכלכל את ביתו ולעיתים גם להעסיק עובד סיעודי

בערבית: אצלו בבית,) נוסף לשאיפה גם לקחת חלק פעיל בפעולות של חיי היום-יום, כולל תרבות ופנאי. ההוצאות של אדם עם מוגבלות אינן פחותות משל אדם שאינו נחשב נכה לפי חוק הביטוח הלאומי, לפיכך אין כל היגיון שאדם עם מוגבלות, הזכאי לקצבת נכות מלאה בגין נכותו ואובדן כושר עבודתו, יקבל פחות ממה שנחשב כשכר מינימלי בשוק. במשך שנים ארוכות נאבקים ארגוני הנכים להעלות את הקצבה ולהשוות אותה לגובה שכר המינימום במשק, העומד נכון להיום על כ-5,300 שקל בחודש. במצב הנוכחי רבים מהנכים, בוודאי אלה שאינם מסוגלים לעבוד, לא יכולים להתקיים בכבוד עם קצבה של כ-3,300 שקל, המשולמת נכון להיום לנכים 100%. במצב הזה, טוענים בארגוני הנכים, אנשים עם מוגבלות נאלצים לבחור בין קנייה של מוצרי מזון לבין רכישת תרופות, שלא לדבר על הטיפולים והמטפלים היקרים. בשנת 2018 חוקק חוק שקבע כי קצבת הנכות תעלה בכמה מדרגות עד שתעמוד בסוף 2021, השנה הנוכחית, על 3,700 שקל בחודש לאדם עם 100% נכות. למרות החוק, נכון לעכשיו הקצבה עומדת על 3,321 שקל בלבד, אותו סכום חודשי ששולם לנכים ב-2019.

הממשלה פשוט לא עמדה בדרישות החוק שהיא עצמה חוקקה, וגלגלה את האחריות לפתחה של ועדה בין-משרדית, שלטענתה הייתה אמורה לטפל בנושא ולא עשתה כן. התוצאה, מכובדי היושב-ראש, היא שהפעימות הנוספות בהעלאת הקצבה לא נכנסו לפועל, והנכים ממשיכים להסתפק בקצבה מופחתת. הרשימה המשותפת התחייבה והצביעה תמיד בעד חוק השוואת קצבאות הנכים לשכר המינימום. אני אסקור בפניכם מה עמדת שאר המפלגות ושאר הרשימות שהתמודדו לכנסת העשרים-ואחת, השרה זנדברג ומוסי רז.

למפלגה ולעומד בראשה, יאיר לפיד, יש מצע מפורט בנוגע לטיפול באנשים עם מוגבלות. במצע מצהירה יש עתיד כי תעלה את הקצבאות עד להשוואתן לגובה שכר המינימום. תקווה חדשה: גם למפלגה הזאת יש תוכניות מפורטות לגבי ציבור האנשים עם מוגבלויות, עם התחייבות להשלים בחקיקה את העלאת הקצבאות כפי שהובטחו ב-2018 ולהצמיד אותן לשכר הממוצע במשק. זו לא הייתה הבטחה ליבתית. אבל בשביל אנשים עם מוגבלויות אלו חיים ליבתיים. ישראל ביתנו: מצע המפלגה בראשותו של שר האוצר אינו עוסק בזכויות הנכים, למעט יוצא דופן אחד: הבטחה להשוות את קצבאות הנכות לשכר מינימום.

מפלגת העבודה התחייבה לקדם מתווה להעלאת קצבאות הנכות הכלליות ולפעול על מנת להשוות את קצבאות הנכות לשכר מינימום. כחול לבן: זה היה חלק מהקמפיין של גנץ, אך לא מזמן היא הצביעה כחלק מהקואליציה נגד החוק שעלה בנושא.

(אומר בערבית: תזכרו שהזיכרון עובד, היושב-ראש.) חבר הכנסת מנסור עבאס הצביע איתנו במשותפת פעם אחר פעם בעד החוק הזה. גם עכשיו, לא?

מרצ: במצע המפלגה וגם בהצבעות הכנסת היא עקבית בתמיכתה בהשוואת הקצבאות לשכר המינימום. על כן, אני, בשם ציבור הנכים, הם שינו את עמדתם? הם שינו את עמדתם ביחס לחוק עכשיו? תכף נראה בהצבעה, ההצבעה תהיה שמית. דיבר איתי גם עו"ד עבאס עבאס מן אלמנארה ג'מעיה, וביקש, שכולם יצביעו בעד. הוא אף אמר: תבקש לפחות שלא יתנגדו, זה יהיה פוגעני אם יתנגדו להצעה כזאת, כי אנחנו, ציבור בעלי הצרכים המיוחדים, מאוד זקוק להשוואת הקצבאות לשכר המינימום. כשאילן גילאון הביא הצעת חוק דומה פה, היה חבר כנסת בש"ס שהפר משמעת קואליציונית והצביע בעד. משה ארבל שמו? לא, לא הייתי אז חבר כנסת. מאותה התפוצה. ומה עשו האחרים? זה היה אחד, מה עשו האחרים?

אז אני מקווה,

מוסי, אני מקווה שאחד או שניים מכם יצא מהעדר הקואליציוני, יסטה מהמשמעת הקואליציונית, ויהיה עם ציבור הנכים ונגד המשמעת הקואליציונית, כי כולכם הבטחתם.

בינתיים הרשימה המשותפת כל הזמן, באופן עקבי, יזמה והצביעה, הצביעה ויזמה,

תמיכה בציבור נכים בהשוואה לשכר מינימום.

דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: ולכן, אני מבקש מכל חברי הכנסת שיתמכו בחוק הזה, ומי שלא רוצה לתמוך בו ומחויב במשמעת קואליציונית, לכל הפחות יצא מהאולם ולא יצביע נגד, מאחר שהחוק הזה אנושי, ואנחנו בחברה הערבית, כמו שאמרתי, אצלנו ל-24% מהמשפחות יש אדם עם מוגבלות ועם צרכים מיוחדים. זהו מבחן, מבחן לכולנו.) תודה רבה, חבר הכנסת אחמד טיבי. תשיב השרה תמר זנדברג, בבקשה.

הקואליציה, זה נכון אבל,

תודה רבה. חברות וחברים, חברי חבר הכנסת טיבי, כל חברי וחברת הכנסת, הצעת החוק הזו או הנושא הזה, בשם מי גברתי משיבה? אני משיבה, לדעתי, בשם שר הרווחה, ועכשיו אני משיבה בשם עצמי, ובשם הממשלה, ובשם הציבור שצופה בנו. הצעת החוק הזו נוגעת לאחד הרגעים הכי מרגשים שאני זוכרת כאן בכנסת, חבר הכנסת טיבי. כאן, בספסלים האלה, איפה שיושב חבר הכנסת מלכיאלי, ישב חבר הכנסת אילן גילאון, והצעת החוק הזו עברה בניגוד למשמעת הקואליציונית שאתם,

הייתם חברים בה, חבר הכנסת טיבי לא,

אבל אתם הייתם חברים בה והצבעתם נגד. היה לו צדיק בש"ס. יגאל גואטה הצביע בעד. יגאל גואטה הצביע בעד. בגלל זה הוא כבר לא בש"ס. נו, ואיפה הוא עכשיו? שאלה טובה. הצעת החוק הזו, קרו איתה שני דברים מאוד מאוד יוצאי דופן, אדוני היושב-ראש, שלושה דברים יוצאי דופן. דבר אחד זה שהיא עברה באמת בניגוד למשמעת הקואליציונית ובניגוד לעמדת הממשלה דאז. דבר שני, היא הייתה אחד הרגעים האנושיים והמרגשים ביותר בתולדות הכנסת כאשר חבר הכנסת אילן גילאון, ועכשיו יש לי דמעות בעיניים כשאני מדברת על זה,

פרץ בבכי, כי ציבור הנכים ובעלי המוגבלויות שהוא ייצג כל חייו צפה והסתכל, ישב כאן ביציעים האורחים וצפה מהבית, ופתאום ראה על הלוח דבר שאפילו אנחנו עצמנו לא האמנו שקורה שהצעת החוק עברה.

הדבר השלישי שקרה כתוצאה מהצעת החוק הזו שעברה בקריאה טרומית, זה שהיא הניעה תהליך חוצה גבולות, קואליציה ואופוזיציה,

חבר הכנסת קיש, יכול שאתה היית שותף לזה בזמנו, יחד עם ביטן שהיה יושב-ראש הקואליציה, באמת קואליציה ואופוזיציה שהניעו תהליך, ובאמת לראשונה בתולדות מדינת ישראל זה עשרות שנים, באמת קרה משהו. כי הייתה קואליציה אחראית פעם. זה הניע תהליך ממשלתי, רפורמה שהעלתה את קצבאות הנכים בצורה משמעותית. גם בתקציב הנוכחי, יש לי כאן מספרים: עלות של למעלה מ-5.5 מיליארד שקלים שכלולה בתקציב המדינה, שאושר רק לאחרונה. ובאמת נעשה הרבה בתחום הזה. ופה, איפה חבר הכנסת טיבי? חבר הכנסת טיבי, אני באמת רוצה לבקש ממך, מה שנקרא, לטובת העניין, חבל ששר הרווחה לא נמצא פה. אבל באמת, מבחינתי זו מורשת של מרצ, שאפשר לעשות עוד בתחום הזה, אפשר וצריך לעשות עוד. אני רוצה לבקש ממך, מכיוון שהשר האחראי לא נמצא פה, לדחות את ההצבעה באיזשהו פרק זמן על מנת שנוכל לבוא בדברים ולבוא בהידברות, כדי,

אני רוצה לבקש ממך. מה המורשת של מרצ, לשבת פה ליד שולחן הממשלה ולהצביע נגד? אין לכם שום עקרונות. חבר הכנסת טיבי, השרה תמר זנדברג, האם יש לך תשובה למה החוק לא מומש? כי לפי מה שהציג חבר הכנסת אחמד טיבי, היה חוק שאמור היה להביא את התשלום לבעלי מוגבלויות לשכר מינימום. למה החוק לא מומש?

אני אגיד לך, התשובה שיש לי פה, זה חוק שנחקק בתקופת הליכוד והיה אמור להביא תוצאות ב-2021. למה הוא לא מומש? לא לא לא. ממש לא. החוק הזה עבר, חבר הכנסת אילן גילאון העביר אותו כשהיה תקציב מדינה, כשאתם הייתם אחראים לו, ולא הבאתם שום דבר כזה הרבה שנים. אז בוא, באמת, אני לא רוצה להתנצח. מה היה אומר אילן גילאון? הוא היה מתבייש בך. הוא היה עכשיו מתבייש בך. לשאלתך, אדוני היושב-ראש, התשובה שיש לי פה מתארת מה קרה להעלאת קצבת הנכות בזכות אותה הצעת חוק של אילן גילאון,

מה שאת עושה פה על הבמה. ומסבירה שהצעת חוק כזו, נכון שתבוא, שינוי בסדר גודל כזה, נכון שייעשה בהצעה ממשלתית לאחר בחינת כלל ההיבטים. אני באמת אומרת, מכיוון שהשר האחראי לא נמצא פה ומכיוון שמדובר בהצעה, שבאמת אין חולק, קואליציה ואופוזיציה, שהיא ראויה, אני רוצה לבקש מהמציע לדחות את ההצבעה על מנת שנוכל לבוא בדברים עם הממשלה ולראות מה עוד אפשר לעשות ביחד. אם אתה מוכן להיעתר, נשמח.

אני איאלץ, בצער ובלב דואב, לבקש מחברי הכנסת להתנגד. את בורחת מהממשלה, מי מאלץ אותך? מה זה תיאלצי?

תודה לשרה תמר זנדברג. חבר הכנסת אחמד טיבי. לי יש הצעה אחרת, שחברי הכנסת מהאופוזיציה, מהקואליציה, יעמדו בפני הקהל ויגידו דברי אמת. יגידו שברגע שאתה בקואליציה יש לך מדיניות וסדר עדיפויות. ברגע שאתה באופוזיציה יש טהרנות. ומספיק עם התיאטרון הזה שאנחנו עושים במליאת הכנסת. אף אחד לא יותר מוסרי מהאחר. כולם מתנהלים בהתאם לאופוזיציה וקואליציה, עזבו אתכם. אין שיקולים ענייניים, זו הפוליטיקה שלי. אבל זו המורשת של מרצ. טוב, תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. אני חושב שתיאור הצגת חוק כזאת כמעשה תיאטרלי הוא תיאור מביש. אתה לא אמור לנהוג ככה עם הצעת חוק חברתית. אני לא מדבר על הצעת החוק. אני לא מדבר על הצעת החוק. זו הצעת חוק על נכים, נכים.

אני מדבר על ההתנהלות במליאת הכנסת, זה לא שייך להצעת החוק. ככה עובדת קואליציה וככה אופוזיציה, אז אל תטיף מוסר לחברי האופוזיציה. אל תטיף מוסר לאף אחד כאן. אתה תצביע נגד, איימן יצביע בעד, עאידה תצביע בעד, אוסאמה יצביע בעד ועופר יצביע בעד. זאת הצגה. זאת הצגה.

עוד הצגה. (אומר בערבית: הצגה?

שעושה את זה. זה אתה שכל פעם אומר שזאת ממשלת הליכוד. תצביע עם האנשים שיש להם צורך.) (אומר בערבית: הצגה שנייה. תסיים את ההצגה שלך, יא אבו כאמל,

תסיים את ההצגה שלך.) (אומר בערבית:

יא ד"ר מנסור,

האם לא היית איתנו ברשימה המשותפת והצבעת איתנו? האם עשית הצגות כאשר הצבעת איתנו? זאת אומרת שהיית שחקן ועכשיו הפסקת?) (אומר

אילן גילאון, אם היה מסתכל עכשיו, היה מתבייש, כי זו התנהגות מבישה.

אני לא פונה אליך. אני פניתי למנסור, כי הוא היה איתי בסיעה. אני מצפה ממנו, לא ממך. ממך אני לא מצפה לכלום, ממנו כן. ערבים, אתה בגדת בעצמאים, לא תבגוד בנכים? אתה צריך להגיד תודה למנסור עבאס,

ולכן, רבותיי, זו הצעה גורלית. היא אנושית ממדרגה ראשונה. אל תפנו גב לנכים.

אל תפנו גב לאנשים עם מוגבלויות. יש פה חוקים שאפשר לתמרן אותם וכאלה שאי-אפשר לתמרן אותם, אבל זה מסוג החוקים שייזכרו בהיסטוריה לכל מי שיצביע נגדם.) אנחנו עוברים להצבעה שמית על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, השוואת קצבת נכות לשכר המינימום). בבקשה, גברתי מזכירת הכנסת. בהתאם לבקשת הממשלה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר,

דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, בעד יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח ענבר בזק,

חיים ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר,

יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אריה מכלוף דרעי, בעד צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, נגד בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז,

אחמד טיבי,

אלון טל, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון, נגד עופר כסיף, בעד אופיר כץ,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, בעד נעמה לזימי, אינה נוכחת יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, אינה נוכחת אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, בעד אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת יעקב מרגי, בעד מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת עידית סילמן, נגד עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, בעד מנסור עבאס, נגד איימן עודה, בעד חוה אתי עטייה, אינה נוכחת יצחק פינדרוס,

שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, בעד יסמין פרידמן, נגד

נגד אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, בעד גלעד קריב,

שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, נגד שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, נגד שרון רופא אופיר, אינה נוכחת מוסי רז, נגד אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת ג'ידא רינאוי זועבי, נגד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, בעד מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן,

מזכירת הכנסת תקרא את שמות חברי הכנסת שלא הצביעו.

בשמות חברי הכנסת)

אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך,

ינון אזולאי, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה, נגד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין,

אלון טל, נגד דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת נעמה לזימי, אינה נוכחת יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי, נגד יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, אינה נוכחת אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת אבי מעוז, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, אחנה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, בעד עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' בעד חוה אתי עטייה, אינה נוכחת שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת אלכס קושניר, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת שמחה רוטמן, אינו נוכח שרון רופא אופיר, אינה נוכחת אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת שלא הצביעו ומעוניינים להצביע?

צבי האוזר, נגד יש עוד חברי כנסת? תודה רבה. ההצבעה תמה. מזלכם, חברי הכנסת באופוזיציה, חברת הכנסת עידית, לדעתי, תשובתה של הממשלה היא רשלנית. ב-28 בנובמבר יש עלייה של הנכים, שולם רטרואקטיבית על חצי שנה. ב-22 בדצמבר, הממשלה משלמת רטרואקטיבית לחצי השנה השנייה. ומתחילת דצמבר קצבת הנכות עולה. אבל לדעתי תשובתכם היא תשובה רשלנית ביותר. בבקשה. אבל היום ניצחתם את הנכים. 20 חברי כנסת בעד, 22 חברי כנסת נגד. ההצעה לא התקבלה. תקרא למרגי, תעבור לפה. אנחנו עוברים להצעה הבאה על סדר-היום, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת נשיאת לוחית זיהוי באופניים ממונעים ובקורקינט ממונע), של חבר הכנסת, תשובה? נכון, אני הייתי אז. בבקשה, השרה תמר תשיב. חבר הכנסת אשר, חברות וחברים, יושב-ראש הכנסת, מליאה, חבר הכנסת אשר, שרת התחבורה ביקשה שאשיב בשמה על הצעת החוק, ועכשיו יש לי הזדמנות לתמוך בהצעת חוק שלך למרות שאני חייבת לומר שלי, באופן אישי, יש הסתייגות ממנה, ואני אקריא את התשובה וגם אנמק. התשובה היא כזאת: התחבורה הקלה,

קורקינטים, סגוויי לסוגיהם, הופכים בערים ברחבי העולם לכלי התחבורה המרכזיים לתנועה. לקידום התחבורה הקלה יש חשיבות רבה למציאות התחבורתית הקשה שבה אנו נמצאות היום. התחבורה הקלה היא נדבך משמעותי וקריטי לצמצום העומס בכבישים, מובילה להפחתת השימוש ברכב פרטי, והיא הרבה יותר סביבתית, מביאה לצמצום פליטת גזי חממה.

אז למה ועדת שרים לחקיקה התנגדה לחוק שהבאתי, חוק שיזמתי בשעתו עם חבר הכנסת דב חנין, לעידוד תחבורה באופניים? איך זה מסתדר עם המלל הזה שאת מספרת כבר,

זה הרי סיפורי סבתא. אתה רוצה להתנגד גם לשלך, אתה מציע? חס וחלילה, אני שואלת. זה סיפורי סבתא כל מה שאת מקריאה.

יש לי הסתייגות להצעת החוק הזו, תכף אני, אני יודע שיש לך הסתייגות. תכף אני אציג אותה.

רק שנייה, אין לי התנגדות. תקריאי. קודם כול תקריאי את מה שאת רוצה. קודם כול אני לא אשאל אותך אם להקריא או לא להקריא.

אל תאיימי עליי, אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר. אני לא רוצה להקריא. ואני גם לא,

אבל יש לך רק עשר דקות. הכול בסדר, יש לי עוד הרבה מאוד זמן. מה קרה? חבר הכנסת אשר, אנחנו עדיין בהלם מזה נכים.

אני רואה כאן את אילן גילאון, בוכה. בוכה, חבר הכנסת אשר, אתה רוצה לשמוע את התשובה?

אין לי התנגדות להצעת החוק. יש לי הסתייגות מהצעת החוק, ואני אסביר למה. דווקא בגלל הדברים החשובים, קודם כול תסבירי. אבל אפשר להשלים משפט, או שמבחינתך אני אקריא וזהו? זה הציווי שאתה נותן לי. תודה לך. כפי שהקראתי, וברשותך אני לא אקריא מעכשיו, כי אני יכולה גם לדבר, לא רק להקריא, וככה זה איתנו הנשים. כפי שהקראתי עד כה, הצעת החוק הזו, סליחה, התחבורה הקלה שהצעת החוק הזו מטפלת בה, היא בהחלט חשובה מאוד, גם לתחבורה, גם לצמצום העומס בכבישים, להפחתת השימוש ברכב הפרטי, והיא הרבה יותר סביבתית,

מביאה לצמצום פליטת גזי החממה. לפיכך, אנחנו צריכים לעשות כל שאפשר כדי לעודד את השימוש בכלים האלה. כן, לכן אתם מתנגדים לחוק, לעודד אותם כמה שיותר. ולי יש חשש שכל הכבדה וכל תוספת של חסם לשימוש בתחבורה הקלה יפגע במטרות החשובות האלה.

ולכן אני רוצה אפילו להרחיב עוד יותר, ולאפשר ולעודד עוד יותר, לטובת העירוניות, לטובת התכנון, לטובת הסביבה, את השימוש בכלים האלה, ולא להכביד עליהם בדרישות רישוי כאלה ואחרות. לשמור על החיים שלהם, לכן אני ביקשתי,

ושוחחתי גם איתך.

והצעתי, לדוגמה, שהצעת הרישוי הזו תהיה למשל במקומות שבהם קונים את הכלים האלה. אם אנחנו רוצים באמת לשמור על החיים, על מנת שבאותה הזדמנות שבה אתה קונה, במקום לטרטר את הבן אדם, ללכת למשרד הרישוי, או אני לא יודעת איפה, הוא יוכל את אותו רישוי לעשות במעמד הקנייה, על מנת שנוכל באמת לדאוג גם למטרה הסביבתית והתחבורתית וגם למטרה שאתה רוצה להביא. אני ממשיכה להקריא, לבקשתך, את עמדת משרד התחבורה.

לאור החשיבות והמשמעות של תחבורה קלה, היעד שלנו הוא להגביר את השימוש בה, ולהעביר את הציבור לאופניים וקורקינטים, אך עלינו לעשות זאת בצורה בטוחה. הצעד המרכזי הוא יצירת הפרדה בין סוגי הכלים וקידום התשתיות המתאימות לכלים שונים. לכן נשקיע בחומש הקרוב 2 מיליארד שקלים לסלילת שבילי אופניים וקורקינטים בכל רחבי הארץ, שיאפשרו קישוריות בין מוקדי תחבורה, ויגבירו את בטיחות הנוסעות והנוסעים. עם הגברת השימוש בתחבורה הקלה מתחזק הצורך בהסדרה של השימוש בכלים, כדי להרחיב את הנסיעה בצורה בטוחה. הצעת החוק, שעליה אנו מצביעות ומצביעים כיום, מצטרפת להליך מקצועי קפדני, שאותו מובילה מנכ"לית משרד התחבורה, באשר להסדרת כלי התחבורה הקלה, כחלק מהמהלכים ששרת התחבורה הנחתה את המשרד לבצע לטובת הגברת הבטיחות בדרכים בכלל ובתחום התחבורה הקלה בפרט. בהתאם לכך, סיכמנו עם חבר הכנסת אשר כי ההצעה תועבר בקריאה הטרומית, ותקודם במקביל לעבודה המקצועית ובהתאם אליה, כך שתשרת את המדיניות הלאומית. לעניין הרישוי והסימון עדיין מוקדם לדעת איך, והאם, אמצעי זה ישולב במערך ההסדרה, אך בחודשים הקרובים נעלה את כל השאלות והסוגיות, ונגבש יחדיו את המדיניות הכוללת הראויה. שרת התחבורה ביקשה ממני להודות, ולברך את חבר הכנסת יעקב אשר על הצעת החוק החשובה, שאותה הוא הביא להצבעה במליאת הכנסת היום,

בתיאום עם משרד התחבורה, בשותפות ובאחריות. אבקש ממליאת הכנסת להצביע בעד הצעת החוק

המשך קידום החקיקה יתבצע בהתאם להליך המקצועי המתקיים במשרד התחבורה, בשיתוף משרדים נוספים, ובהם כמובן גם המשרד להגנת הסביבה, ובכפוף למסקנותיו. חבר הכנסת המציע, אתה מסכים לתיאום הזה שמשרד התחבורה מבקש?

אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק.

ומכיוון שאת תומכת, אז יש מתנגדים. חבר הכנסת עמיחי שיקלי, בבקשה. למה מכיוון שאני תומכת יש מתנגדים? לא, הממשלה. חבריי חברי הכנסת, חג אורים שמח, כבוד היושב-ראש,

התבטאת השבוע בעניין החלטתו של נשיא ישראל יצחק הרצוג, לא הפעלת לו את הזמן. להדליק נר ראשון של חנוכה במערת המכפלה. אמרת שעלינו להיות זהירים ביותר בכל מה שקשור בענייני דת, אחרת הרציונליות מפסיקה לתפקד. האמת היא שאני מודאג, כי למיטב ידיעתי,

כל החלטה של המפלגה שבראשה אתה עומד נוגעת לענייני דת, ותלויה בהחלטת מועצת השורא, אז אני מקווה שאתם מצליחים לשמור על רציונליות. בהזדמנות נוספת אני רוצה גם להתייחס לדברים שסירבת להתייחס אליהם: כן היה בית מקדש או לא היה בית מקדש, ואני רוצה לעשות בזה סדר.

אני רוצה לנצל את הזמן שעומד לרשותי, ברוח ימי החנוכה, כדי לעמוד על כמה עובדות שאין עליהן חולק באשר למעמדה וחשיבותה של ירושלים בעבור עמנו. אבקש לפתוח דווקא בסורה 21 בקוראן, סורת הנביאים, המעלה על נס את משה ואהרון, שדבריהם מתוארים כאור נגוהות, את אנשי המופת הישרים, בלשון הקוראן, אברהם יצחק ויעקב, ואף את דוד ושלמה ששרו, לשון הקוראן, את שבחי אללה. אין שום מחלוקת בינינו בדבר קיומם של אבות האומה העברית ומלכי ישראל,

גם לא יכולה להיות מחלוקת בשאלה ההיסטורית הפשוטה, הנוגעת לדבר קיומו של בית מקדש. "קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה", נאמר לאברהם שעשה את הר המוריה לסמל האמונה המונותיאיסטית המשותפת לנו. כאן בתנ"ך מתחילה זיקתנו,

800 שנים מאוחר יותר כבש דוד את מצודת ציון,

אותה ציון המוכרת לנו מהמילה ציונות. בספר שמואל מתואר כיצד מציע ארוונה היבוסי את הר הבית כדורון חינם אין כסף למלך דוד, אולם זה מסרב ומתעקש לרכוש את המקום בכסף מלא, כסף שקלים 50 כמתואר. דוד מקים מזבח. את המקדש בונה כידוע רק שלמה, "ויחל שלמה לבנות את בית ה' בירושלים בהר המוריה". לא בכדי ירדו פה לפרטי-פרטים,

ממי קנו ובכמה כסף בדיוק. ידעו שיבוא יום שבו יבואו ויאמרו לנו, לצאצאים של דוד ושלמה, שאין לנו קשר לירושלים ולחברון. ועל כך אמרו רבותינו זיכרונם לברכה: "שלושה מקומות אין אומות עולם יכולים, לומר גזולים הם בידיכם, ואלו הם: מערת המכפלה ובית המקדש ומקום קבורתו של יוסף". דוד המלך הוא שעשה את ירושלים לבירת ישראל, למרכזה הרוחני והלאומי, כפי שמתואר בצורה כה יפה ומרגשת בספר תהילים: "עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלם, ירושלם הבנויה כעיר שֶׁחֻבְּרָה לה יחדו". המשכה של ההיסטוריה מוכר לנו: ירושלים חרבה בראשונה בידי הבבלים, ובפעם השנייה, בידי הרומאים. אנו זוכרים את התאריך המדויק, תשעה באב, את שמות המצביאים שהחריבו את המקדש: נבוכדנצר,

וזאת אף שהעמים שהחריבו אותם כבר מזמן לא איתנו. חורבנה של העיר ירושלים הפך אותה למושא געגועים, לחלום הדורות השוזר את כל תפילות ישראל. "אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני", נשבע כל יהודי מתחת לחופתו, "תדבק לשוני לחכי אם לא אֶזְכְּרֵכִי אם לא אעלה את ירושלם על ראש שמחתי". ב-7 ביולי 1904 נערכה הלווייתו של הרצל, שדיוקנו משקיף אלינו מהקיר. הרצל ביקש להיקבר בארון מתכת עד ליום שעם ישראל יעביר את עצמותיו אל ארץ ישראל. הוא ביקש לערוך קבורת עניים, בלי פרחים,

אולם עוזרו דוד וולפסון ביקש בכל זאת לשאת הספד קצרצר. להלן ההספד: שמו של הרצל, אמר, יתקדש וייזכר, יתקדש וייזכר כל עוד יישאר יהודי אחד עלי אדמות. ובשעה קשה זו אנו מזכירים את שבועתך בקונגרס השישי, ואנו נשבעים בעקבותיך: "אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני". ובחזרה לחנוכה, לסיום, אזכיר את דבריו של שמעון החשמונאי לאנטיוכוס היווני: "לא ארץ נוכרייה לקחנו, ולא ברכוש נוכרים משלנו, כי את נחלת אבותינו אשר בידי אויבינו בעת מן העיתים בלא משפט נכבשה, כאשר הייתה לנו עת, השיבונו את נחלת אבותינו".

תודה על ההקשבה. חצי קדיש.

חבר הכנסת עמיחי שיקלי. חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה. זכותך להתנגד להתנגדות. שלוש דקות,

אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, חברי הכנסת, אני אנצל את הבמה הזאת כדי באמת, קודם כול, אני שמח שהצעת החוק הזאת עברה. אני ליוויתי את הנושאים האלה של תאונות דרכים ובטיחות בדרכים כחבר פעיל בוועדת הכלכלה וכיושב-ראש הוועדה לבטיחות בדרכים. הנושא הזה עלה לא פעם ולא פעמיים. גברתי השרה, גם אני בעד אופניים, לא זכרתי איך את קוראת לזה,

אבל תחבורה קלה זה לא אומר שאנחנו גם עם אצבע קלה על ההדק בנושאים שהם חיי אדם. ולא רק חיי אדם אלא נכויות של אנשים. כל יום אני מקבל עוד סיפור על עוד אדם שנהרג או נפצע, ילדים נפגעים, קשישים שנפגעים וכו'. מי שקרא טוב את הצעת החוק הזאת רואה שאין פה עודף רגולציה. יש פה בעצם רעיון, שהוא גם רעיון חדשני, שמדבר גברתי השרה, לפחות מהנימוס,

אנחנו לא מנומסים כמו במפלגות אחרות. גם קודם אמרת שלא טיפלנו אף פעם בנושאים של נכים, אז תרשי לי להזכיר לך גם את הנימוסים וגם את זה. אני אומר דבר אחד, ואני רוצה שתביני. אני לא חיפשתי פה עודף רגולציה, ואין כאן עודף רגולציה. יש כאן בעצם משהו חדשני: ברגע שבן אדם שמחליט לרכוב על אופניים או לרכוש אופניים, יהיה לו מספר רישוי שיהיה מספר רישוי שלו. לא יצטרכו העברת בעלויות כל שנה, ומבחינתי גם אין בעיה שזה יהיה באותם המקומות שאדם קונה את האופניים, זה בסדר, ויכול להיות גם במקומות אחרים שיהיו נגישים.

בגלל החשיבות של הדבר הזה, פיקוח הנפש, משפחות שחייהן משתנים לגמרי, נכים שהופכים להיות נכים לכל החיים, אז קצת רגולציה במינון המתאים לא תזיק. דבר נוסף, אני רוצה שיהיה גם לנגד עינייך שאין שום ביטוח לאנשים שנוסעים על זה. חברות הביטוח לא מוכנות לבטח משהו שאין לו רישוי ורישום. החוק הזה יאפשר גם לאדם נורמטיבי שרוצה לנסוע לעבודה בקורקינט חשמלי או באופניים חשמליים לעשות ביטוח, מה שמונע ממנו לנסוע היום כי אין לו ביטוח, במיוחד לצד שלישי, אם הוא יהיה פוגע. אני רוצה, אדוני היושב-ראש,

לשרת התחבורה ולצוות שלה, ולמרות שיש ביני ובין השרה הרבה חילוקי דעות, תהומיים, באמת ההתייחסות שלה ושל הצוות שלה הייתה מקצועית ביותר. הם בחנו את ההצעה, לא התייחסו אם זה קואליציה או אופוזיציה. אני מקווה שכל השרים ינהגו ככה, כמו ששרת התחבורה נהגה בעניין הזה. ואני רוצה להודות לצוות שלי, ובמיוחד ליועץ החקיקה שלי עו"ד יהודה כהן, על העבודה ועל הטרחה. תודה רבה, וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם ומלואו. ואנחנו נראה שהדבר הזה באמת יתחיל להסדיר את הדבר החיובי, שלצערנו היום הוא פרוץ לגמרי, לא רשום, לא מבוקר, ואין אפשרות לאכיפה. מעכשיו, בעזרת השם, זה יוכל להיות.

תודה, חבר הכנסת יעקב אשר. אנחנו עוברים להצבעה שמית על הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה. למה שמית? זה בהסכמה. חברי הכנסת, האופוזיציה ביקשה הצבעה שמית. אנחנו מחויבים לזה.

אתה רוצה להמשיך עם הצבעה שמית? כן. יריב, אבל זה בהסכמה, למה שמית? (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך, בעד ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח ענבר בזק, בעד חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח

אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל,

אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר,

צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת

אינו נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

נוכח מאיר כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון,

בעד אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב

אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח שרן

אינה נוכחת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה,

נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן,

האם יש חברי כנסת שמעוניינים להצביע ולא הצביעו?

ההצבעה תמה.

23, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה התקבלה ועוברת להמשך דיון בקריאה ראשונה בוועדת הכלכלה. אנחנו עוברים להצעה הבאה על סדר-היום: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), התשפ"ב 2021, של חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. כמובן, בעקבותיה הצעות דומות מוצמדות של חבר הכנסת יבגני סובה וחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. בבקשה, עשר דקות, גברתי. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, צוהריים טובים לכולם. האמת היא שהנושא של הסטודנטים בשנים האחרונות, במיוחד הסטודנטים מהחברה הערבית, הוא נושא כאוב

הם מתמודדים עם אתגרים מיוחדים מאוד וגם קשים. בקדנציה הקודמת, יומיים לפני פיזור הכנסת, העליתי הצעת חוק למתן נקודת זיכוי במס לסטודנט או להורה של סטודנט שלא עובד כדי להקל על אותם סטודנטים שנמנעות מהם הרבה אפשרויות של מלגות ושל עבודה. אחרי שנת קורונה קשה מאוד, שממשיכה, אנחנו עדיין לא אחרי זה, לצערי הרב, כולנו ראינו, ונודע לנו בוודאות, כמה הסטודנטים, ובמיוחד הסטודנטים הערבים, נפגעו כלכלית קשות. ההצעה המקורית שלי הייתה הטבת מס לסטודנטים. לאחר מכן נודע שבינתיים בלתי אפשרי לעשות דבר כזה. מכיוון שיש גם סוגיה רצינית מאוד של תשלומי ביטוח לאומי, אנחנו עדים להרבה משפחות, הורים וסטודנטים שחוזרים מלימודים בחו"ל, ומה לעשות, לצערי הרב, הרוב הגדול מאותם סטודנטים הם ערבים, וכשהם חוזרים, הם עדיין צריכים להתכונן למבחן בארץ, רובם במיוחד סטודנטים לרפואה. אין להם אפשרות לעבודה, והם לא יכולים לקבל דמי אבטלה. לצד זה, הם עדיין חייבים לשלם חובות של שש שנים, שכן במהלך הלימודים הסטודנטים וההורים שלהם לא יכולים לשאת בעול של תשלום שכר לימוד ודמי מחיה על לימודים בחו"ל. ולא רק כאלה שלומדים בחו"ל, גם אצל סטודנטים שלומדים בארץ אנחנו עדים לאתגרים ולחסמים העומדים בפני סטודנטים ערבים בקבלת מלגות. עומדים בפניהם חסמים מאוד גדולים גם בשוק התעסוקה וגם בקריטריונים לקבלת מלגות לסטודנטים, שהולכים ונעשים קשים בשנים האחרונות. לכן ההצעה הזאת באה להפחית, ולהוריד מהעומס, ולו במעט, על אותן משפחות ועל אותם סטודנטים וסטודנטיות, כדי שלא יעמדו בפני סיטואציה שבה הם לא יוכלו לשלם את דמי הביטוח. כולי תקווה שנגיע ליום הזה בקרוב מאוד, שכל הנושא של השכלה גבוהה יהיה חינם גם במדינת ישראל, שתהיה אפשרות לכל סטודנט וסטודנטית באשר הם שחפצים לרכוש מקצוע לחיים, שיוכלו ללמוד, ודרכו לעבוד, להתפרנס ולהתקיים בכבוד, ובד בבד גם לתרום לחברה ולהיות אנשים מעולים בתוכה. כמובן, אני מבקשת, מצפה ומקווה שכולם יתמכו בהצעת החוק הזאת.

תודה, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. הצעת חוק הביטוח הלאומי, שקיבלה פטור מחובת הנחה, של חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה, עשר דקות. ואז הצעת החוק של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שמוצמדת להצעה של חבר הכנסת יבגני סובה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול תרשו לי להגיד חג חנוכה שמח. זה חג שכל אחד מאיתנו חוגג בחיק המשפחה.

שמחים שבכל פעם אנחנו חוזרים למקורות, ואנחנו גם מדברים על המשמעות של החג הזה. חשוב מאוד, מעבר לסמלים הדתיים של החג הזה, יש משהו מעבר לדתיות. כל בן אדם, לא משנה אם חילוני או דתי, חוגג את חג החנוכה. טוב שהחג הזה מסמל אחדות, מעבר לסיפורים של הגבורה וכו'. אז חג חנוכה שמח. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד כמה דברים לגבי החוק שאנחנו מעלים היום. קודם כול, ציבור הסטודנטים זה המשאב העיקרי של מדינת ישראל. יש לנו בארץ היום כמעט 360,000 סטודנטים. על פי ההערכות, כמעט מדויקות, 16% מהם אינם עובדים וממשיכים לשלם את דמי הביטוח הלאומי בכל חודש, סכום משמעותי, אם אנחנו מדברים על החישוב השנתי. יש גם לא מעט סטודנטים שלומדים בחוץ לארץ ומשלמים פעמיים על הדבר הזה.

כי כשהם בחוץ לארץ הם מאבדים את התושבות. הרבה פעמים סטודנטים לרפואה, שלומדים בין חמש לשבע שנים בחוץ לארץ, חוזרים ארצה ומגלים שביטוח לאומי לא מכיר בהם כתושבי מדינת ישראל. אף אחד לא לוקח מהם את האזרחות כמובן, אבל הם מאבדים את התושבות. הם נאלצים לספוג את הקנס, בשביל להחזיר את ביטוח הבריאות שלהם, או תקופת צינון של שישה חודשים. נשאלת השאלה למה הם מחויבים לשלם כל החודשים האלה וכל השנים האלה לביטוח לאומי? גם פה ההפחתה הזאת היא משמעותית לאותם סטודנטים שלומדים בחוץ לארץ וגם לסטודנטים שאינם עובדים ולומדים במוסד אקדמי מוכר על ידי המדינה.

אני חושב שמעבר לצד החשוב הזה שהממשלה והקואליציה עושות, ואני שמח על כך, ובהזדמנות זו אני רוצה להגיד קודם כול תודה לראש המפלגה שלי, שר האוצר אביגדור ליברמן, לשר במשרד האוצר חמד עמאר, וגם לחברי יושב-ראש ועדת הכספים אלכס קושניר, שאנחנו ביחד עם הקואליציה וגם האופוזיציה, ואתה תכף גם תשמע את הדברים, אנחנו ביחד החלטנו לעשות את הדבר הזה, שהוא סיוע לקרוב ל-50,000 סטודנטים, שאמורים להרגיש את זה. אם הצעד הזה הוא מלחמה בהורדת יוקר המחיה,

אדוני היושב-ראש, מבטיח שזה רק הצעד הראשון שאנחנו עושים. אז כמו שאמרתי, סטודנטים זאת קבוצה שחשוב להראות לה,

אלא גם במעשים. תרשה לי, אדוני היושב-ראש, גם סיפור אישי קטן. כשמדברים עלינו, על העולים החדשים, ואני השנה אהיה 25 שנה בארץ, אומרים שאנחנו דור אחד וחצי, אלה שעלו עד גיל 18, ואני עליתי בגיל 17. אבל ההבדל ביני לבין דור אחד וחצי הוא שאני עליתי לבד. אני, לא הביאו אותי ביחד עם המשפחה. יש כאלה שבאו בגיל 10,

12, אז הם לא יכולים לבוא לבד. כשאני התקבלתי לאוניברסיטה, עוד לפני הצבא, קיבלתי דחיית שירות מהצבא, המשפחה שלי לא הייתה איתי, אבל אני יודע שכשהמשפחה שלי באה ואימא שלי באה, היא קודם כול עבדה בעבודות קשות, בשביל לעזור לי כשהייתי סטודנט. לא הייתה לי הפריבילגיה לא לעבוד כשהייתי סטודנט. תסלח לי על המילה "פריבילגיה", יותר נכון "הברירה", כי אני מבין את המשמעות של הסטודנטים שרוצים להשקיע אך ורק בלימודים בשביל להצליח בלימודים, ומה לעשות, העבודה מפריעה להם. בן אדם שצריך לחשוב על כלכלת המשפחה, שצריך לחשוב איך לעזור לאימא ולאבא לשלם שכר דירה,

זה פוגע בו בלימודים. לכן סטודנט זה סטודנט. צריך לתת לו את כל המעטפת הזאת: תלמד, תצליח, תקבל את המקצוע, תחזור לכלכלה, תחזור לשוק התעסוקה ותתרום למדינה במקצוע שרכשת בתקופה הסטודנטיאלית שלך. לכן מצד אחד אנחנו רוצים שסטודנטים ירגישו מה זה שוק התעסוקה ומה זה שוק העבודה, ומצד שני, אלה שלא עובדים זה לא בגלל שיש להם יכולת לא לעבוד, לאו דווקא. יש כאלה שאומרים בכוונה שהם לא מסוגלים לעבוד, כי יש להם לימודים עד הבוקר,

ואם אלה מקצועות שדורשים גם קורסים מעשיים, עיוניים וכו' וכו' אין להם פשוט זמן לעבוד. לכן אני מאוד מעריך גם את אלה שלא עובדים ורוצה לעזור להם. גברתי המזכירה רוצה להגיד משהו? חשבתי שהיא רוצה להוסיף, אולי גם לך יש סיפור אישי. אני רוצה לחזק את אלה שלא עובדים בגלל שהם רוצים להשקיע בלימודים. אני רוצה להגיד לכל הסטודנטים, שזה רק צעד ראשון וחשוב. כמובן אני קורא לכל חבריי לתמוך בהצעת החוק הזאת. אנחנו ביחד נעשה את זה, עם האוצר ועם כל הקואליציה והאופוזיציה יחד. תודה רבה, ושוב חג חנוכה שמח. תודה, חבר הכנסת יבגני סובה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שהצמידה את הצעת החוק, הצעת חוק הביטוח הלאומי. שלוש דקות, גברתי. תודה. האמת, אני שמחה שסוף-סוף אני רואה ליד הצעת החוק הזו את תמיכת ועדת השרים, תמיכת הקואליציה והממשלה. אני חייבת להזכיר ולהגיד שהנושא של הסטודנטים והסכומים שהם שילמו בעבר או היו צריכים לשלם לביטוח הלאומי הוא נושא שכבר מובא לכנסת, לוועדות וגם כהצעות חוק, מהכנסת התשע-עשרה ועד היום. אפילו ב-12 ביולי 2017 הצלחתי אז להעביר את הצעת החוק הזו בקריאה טרומית, והתחלנו את המשא ומתן עם הביטוח הלאומי. היו להם כל מיני שאלות למשרד החינוך: מה זאת אומרת מוסד אקדמי מוכר בחו"ל. היו כל מיני עכבות איך יגדירו את המוסדות האלה, ומי יוכיח שהסטודנט הוא אכן סטודנט. התחלנו להתקדם, ולכן יש לי שתי הצעות חוק בנושא הזה: הצעת החוק הבסיסית שהעברתי, והצעת החוק שבה אני מנסה להגדיר על איזה מוסדות אקדמיים בחו"ל אנחנו מדברים. היום עולות שתי ההצעות: אחת שדומה להצעה הזאת שהגשתם, חברי הכנסת אימאן וחבר הכנסת סובה, ואחת שתכף תציע חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי. עאידה, זה רק לצורך הכרה בדמי ביטוח לאומי, לא לצורך הכרה בדיפלומות ובתעודות.

לא לא לא, אני אומרת לך מה היה אז. אני מסכימה איתך, אבל הביטוח הלאומי אמר אז: איך יוכיחו הסטודנטים האלה שהם אכן סטודנטים ולומדים בחו"ל? אז משרד החינוך בא ואמר: אנחנו צריכים לדעת שזה אכן מוסד אקדמי. הם ניסו להכשיל את הצעת החוק מהצדדים האלה. לכן באנו למשא ומתן, ודיברנו. בגלל זה אני מזכירה את זה, רק שנדע שהיה תהליך מסוים. אני שמחה לראות שהיום יש החלטה פוליטית כן לתמוך, כי אני רוצה להזכיר לכולם ולכלל הח"כים,

סטודנט משלם, או כל אחד מאיתנו, ביטוח לאומי, זה כולל את ביטוח הבריאות שלו, ולהזכיר לכולם שסטודנטים שלומדים בחו"ל לא משתמשים בשירותי הבריאות שקיימים, בגלל שהם בחו"ל. אני מזכירה עוד משהו: הסטודנטים האלה מחויבים במס בריאות או ביטוח בריאות גם שם, במדינות שהם נמצאים בהן, כדי שיוכלו לקבל את הסיוע הרפואי שהם צריכים כאשר הם שוהים בחו"ל, כך שהתשלומים לא מסתכמים רק בתשלום ביטוח לאומי מלא, אלא גם כן בתשלומים לרופאים ולבריאות כשהם בחו"ל. אני חושבת שהגיע הזמן באמת לעודד את הסטודנטים האלה ואת המשפחות שלהם להמשיך בלימודים. אני שמחה לראות שהצעת החוק הזו תעבור הפעם גם טרומית, ומקווה מאוד שאנחנו נצליח לחוקק את החוק הזה במהירות. אני מודה על כך שגם האפשרות הזו להצטרף טובה לנו באופוזיציה, כאשר מכסת החוקים שלנו, האפשרות להעלות את כל החוקים הטובים שלנו מוגבלת בגלל המכסה. עכשיו יש אפשרות, כאשר מגישים את אותן הצעות חוק שהגשנו בעבר, שאנחנו גם נעלה את הצעות החוק שלנו. סוף-סוף אולי הסטודנטים שלנו יקבלו את ההקלה הזו.

תשיב במשולב לשלוש ההצעות השרה אילת שקד, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק שבנדון מבקשת לקבוע כי סטודנט שאינו עובד, או עובד עצמאי הלומד במוסדות לימודים מוכרים בארץ או בחו"ל, ישלם דמי ביטוח מופחתים בשיעור שיקבע השר, וזאת על מנת להקל על האוכלוסייה הזאת ולעודד רכישת השכלה גבוהה. ראוי להדגיש כי כבר כיום מכיר המחוקק בחשיבותה של ההשכלה הגבוהה והעניק לאוכלוסיית הסטודנטים הלומדים בישראל הקלה בתשלום דמי ביטוח ביחס לאוכלוסיות אחרות שאינן עובדות. סטודנט משלם כיום דמי ביטוח לאומי בסכום מזערי, העומד על שליש מהסכום למי שאינו עובד, בסך של 24 שקלים בחודש, לעומת מבוטח שאינו עובד, אשר משלם דמי ביטוח בסך 73 שקלים לחודש.

ההצעה מבקשת למעשה להרחיב את ההנחה האמורה אף לסטודנטים הלומדים בחו"ל. אציין כי יש רצון אמיתי לקדם את הנושא במתווה יעיל ובהסכמות המציעים השונים. שר הרווחה, אני מדברת בשמו, ושר האוצר צריכים לעשות עוד עבודה מקצועית. על פי נתוני הביטוח הלאומי, כיום, כ-84,300 סטודנטים בשנה אינם עובדים ולומדים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל. באשר לסטודנטים הלומדים מחוץ לישראל, האומדן הזהיר אומר שמדובר על 20,000, זה המון, סטודנטים נוספים. בנוסף, כיום מוטלת חובה על המוסדות להשכלה גבוהה להעביר למוסד את הנתונים על הסטודנטים הלומדים אצלו בכל שנת לימודים. הנתונים מועברים באופן אוטומטי ולא בצורה ידנית. על כן, יש עוד עבודה מקצועית לעשות בשביל לקבל את כל הנתונים הנכונים. אז כפי שאומר שר הרווחה, שאני מדברת בשמו, אנחנו בטוחים שהם ימצאו פתרון. ההצעה תקודם בתיאום והסכמה עם שר האוצר ועם שר הרווחה.

תודה, השרה אילת שקד. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' ביקש להתנגד. בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אילת שקד, כדרכה, מפזרת מסך עשן סמיך סביב הצעת החוק הזו, כמו סביב מהלכים רבים אחרים. השם האמיתי שבו צריך לקרוא להצעה הוא לא הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), אלא הצעת חוק האתנן ששילמה הקואליציה הזו, שכבר נשענת על תומכי טרור אנטי-ציוניים, לרשימה המשותפת,

בליל העברת התקציב. אני הייתי שם בלילה בוועדת הכספים, ואני יודע שזה היה הסיכום. הממשלה הזו לא נשענת רק על רע"מ, היא נשענת גם על איימן עודה ואחמד טיבי וסמי אבו שחאדה ועופר כסיף וכל אותם שונאי ישראל ושונאי חיילי צה"ל ושונאי הציונות והמזדהים עם הגרועים שבאויבינו, שמבקשים להשמיד אותנו. והתמורה שהממשלה הזו נתנה, הממשלה שנשענת על המשותפת, על כך שהמשותפת לא תעשה פיליבסטרים ולא תתקע את התקציב, היא החוק הזה. ונסביר. החוק הזה נועד לסטודנטים, ערבים ברובם המוחלט, שלומדים בחוץ לארץ. איפה זה חוץ לארץ? זה האוניברסיטה בבית זית ובירדן ובסעודיה. והם יוצאים לשם,

והם יוצאים לשם,

והם יוצאים לשם ולומדים שם את לימודי החמאס ואת לימודי האסלאם, והם לומדים שם להיות לאומנים קיצוניים מסוכנים, שאויבים את מדינת ישראל. האמת היא, לא נעים לומר, זה קורה גם באוניברסיטת תל אביב.

כולנו נחשפנו אתמול לסרטון המזעזע של האויבים שלנו רוקדים באוניברסיטת תל אביב. אנחנו משלמים להם במאות,

מיליוני שקלים בשנה, כדי שהם ירקדו עם דגלי אש"ף, אויב שמבקש להשמיד אותנו באוניברסיטת תל אביב, שכל אזרח ואזרחית במדינת ישראל מסבסד. גם לזה צריך לשים סוף.

שאם הייתם בימים הטובים שליברמן עוד דבק ב"בלי נאמנות אין אזרחות", אז לא אני הייתי עומד פה עכשיו.

היה עומד פה עכשיו איווט ליברמן, וקורא לסגור את אוניברסיטת תל אביב ולסגור לה את התקציבים, מכיוון שהיא נותנת להרמת הראש הלאומנית האויבת הזאת לפרוח ברחובותיה.

אתה איש שיודע לשלוט במספרים. זה לא יפה, בצלאל. זה לא הוגן.

היה מעלה על הדעת אביגדור ליברמן לתת עכשיו לאותם סטודנטים ערבים שהולכים לחו"ל, אגב,

זה לא מתאים לך, זה לא מתאים לך. יבגני, עזוב, אתה הרי לא הגשת את זה. זה לא מתאים לך. אתה הגשת את החוק הזה אחרי שהקואליציה שלך שילמה אותו כאתנן לתמיכת המשותפת. אתה הגשת אותו

קצת, לכל עם ישראל: אחמד טיבי מודה שהחוק הזה הוא אתנן ששילמה הקואליציה, תודה, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'.

בבקשה. החוק הזה,

(קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ניר אורבך,

ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס,

משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר,

נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח ענבר בזק,

חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי,

רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינו נוכח קרן ברק, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינו נוכח איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינו נוכח מיכל וולדיגר, אינו נוכח רות וסרמן לנדה,

מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, אינו נכוח אחמד טיבי,

אלון טל, בעד דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון, אינו נוכח עופר כסיף, בעד אופיר כץ, אינו משתתף בהצבעה חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין,

נעמה לזימי, אינה נוכחת יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי,

יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, אינה נוכחת אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה,

אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן,

עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' נגד אוסאמה סעדי,

מנסור עבאס, בעד איימן עודה, בעד חוה אתי עטייה, אינה נוכחת יצחק פינדרוס, אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, אינה נוכחת שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, אינה נוכחת שרון רופא אופיר, אינה נוכחת מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת ג'ידא רינאוי זועבי, בעד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן,

מזכירת הכנסת תקרא בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו,

אינו נוכח סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח ניר אורבך, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח חיים

נוכחת מיכל רוזין, בעד שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, אינה נוכחת שרון רופא אופיר, אינה נוכחת אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת שלא הצביעו ומעוניינים להצביע? ההצבעה תמה.

שלושה חברי כנסת מתנגדים. ההצעה מתקבלת ועוברת להמשך דיון בוועדת העבודה והרווחה להכנה לקריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצבעה על ההצעה השנייה, הצעת חוק הביטוח הלאומי, של חברי הכנסת יבגני סובה ואלכס קושניר. בבקשה, גברתי, הצבעה שמית. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, אינו נוכח

אינו נוכח ניר אורבך,

ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח

אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח ענבר בזק, אינה נוכחת חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח

אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן,

איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח

אינו נוכח משה גפני,

אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת רות וסרמן לנדה,

זוהר, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, בעד בועז טופורובסקי,

משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי,

אלון טל, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון, אינו נוכח עופר כסיף,

אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח

אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד נעמה לזימי, אינה נוכחת יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, אינה נוכחת אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה,

אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק,

עידית סילמן, אינה נוכחת עלי סלאלחה, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי,

מנסור עבאס, בעד איימן עודה, בעד חוה אתי עטייה, אינה נוכחת

אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, אינה נוכחת שרון רופא אופיר, אינה נוכחת מוסי רז,

אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת ג'ידא רינאוי זועבי,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח יוסף שיין, אינו נוכח עמיחי שיקלי, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע,

נירה שפק, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן,

המזכירה תקרא בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח זאב בנימין בגין,

אינו נוכח ענבר בזק, אינה נוכחת חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח

אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת

אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח יאיר גולן, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט,

אינה נוכחת מאזן גנאים, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל וולדיגר, אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אלון טל, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון, אינו נוכח אופיר כץ, אינו נוכח

אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו

אינה נוכחת יעקב ליצמן, אינו נוכח גבי לסקי, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח לימור מגן תלם, אינה נוכחת אמילי חיה מואטי, אינה נוכחת פטין מולא, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח אבתיסאם מראענה, אינה נוכחת יעקב מרגי, אינו נוכח מופיד מרעי,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח עידית סילמן,

עלי סלאלחה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת

אינו נוכח שירלי פינטו קדוש, אינה נוכחת מאיר פרוש, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אביר קארה, אינו נוכח אלכס קושניר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת שמחה רוטמן, אינו נוכח יעל רון בן משה, אינה נוכחת שרון רופא אופיר, אינה נוכחת אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר,

יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת

אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת רם שפע, אינו נוכח נירה שפק, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת שלא הצביעו ומעוניינים להצביע? ההצבעה תמה.

17 חברי כנסת בעד, שלושה מתנגדים.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק המוצמדת,

נוכחת חיים ביטון, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון,

אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור,

נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק, אינה

אתם מוזמנים לאירוע הדלקת נרות חנוכה באולם שאגאל אחרי נעילת הישיבה. 18 חברי כנסת בעד, שלושה מתנגדים.

מתקבלת. אני מבקש להעביר את זה לוועדת הכלכלה. אוקיי. אנחנו מעבירים לוועדת הכנסת. והיא תעביר לוועדת, אני מבקש שכל החוקים האלה יעברו לוועדת הכספים. הבנו.

בקשיש לעופר כסיף ואחמד טיבי. זה מה שעשיתם, תודה רבה, חבר הכנסת סובה. חבר הכנסת עופר כסיף. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, עלה לפה כהרגלו חבר הכנסת סמוטריץ', ושוב עם דברי הבל ובלע, הסית בדרכו המותאמת לתורת הגזע, כנגד ציבור שלם וכנגד הנציגים של אותו ציבור שלם. עמד פה אותו חבר כנסת, ושוב השחיר, השמיץ ושיקר, וקרא בשמות, כמו: שונאי ישראל, תומכי טרור. אז אני אגיד בקצרה מאוד: לפי כל הגדרה מקובלת, הטרור הגדול ביותר הוא הכיבוש. לא יעזור כלום. אלף פעמים יתהפכו על הראש, אלף פעמים, הכיבוש הוא הטרור הגדול ביותר. מי שמתנגד לכיבוש הוא מתנגד לטרור. מי שתומך בכיבוש הוא התומך הגדול ביותר בטרור. ומי שמוביל את זה, זה אותו חסיד תורת גזע שעמד פה ושוב פיזר לחלל האוויר דברי הבל ושקר. בושה וחרפה. תודה, חבר הכנסת עופר כסיף.

חברים, ב-15:00 אירוע הדלקת נרות חנוכה באולם שאגאל. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני,

בטבת התשפ"ב, 6 בדצמבר 2021, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.